בוקר טוב לכולם.

שמחה וגם מתרגשת

זה אירוע חשוב מאוד, בעיקר בימים אלה אבל בכלל. עם קבלת התפקיד כיו"ר הוועדה, אני מודה שהיו לי הרבה התלבטויות, כי רציתי לדעת שבאמת מקימים את הוועדה מתוך צורך מקצועי אמיתי ולא כמו שחלילה שומעים לאחרונה סידור עבודה. פניתי ליועצת המשפטית מירי פרנקל שור, שיש לי הרבה הערכה אליה, הייתי איתה ארבע שנים בוועדת החוץ והביטחון, והיא אמרה לי: מירב, גם ביום שאחרי מירב תישאר כאן הוועדה לביטחון פנים. זה היה הקש ששבר, ואני שמחה שהוועדה הזאת תמשיך ותישאר כוועדה קבועה בכנסת. יש צורך אמיתי בוועדה לביטחון פנים לאור גודלו של המשרד ואחריותו. אבל באמת שלכנסת תהיה סמכות מפקחת על עבודת הממשלה בנושא ביטחון פנים. אני אגיד ממש בקצרה, כי יש לנו כאן אורחים מכובדים היום. השר, ראשית אני מודה לך ומברכת אותך. דיברנו בימים האחרונים די הרבה, ואני רואה בך שותף אמיתי. אני יודעת שאני הסמכות המפקחת, אבל עדיין צריך לעבוד ביחד. שנינו הינו פה חברי כנסת בכנסת ה-20, ידענו לעבוד כקואליציה ואופוזיציה. ברור לי לחלוטין שנדע לעבוד ביחד. אז תודה רבה. מילה אחת שלי. אני חושבת שביטחון פנים זה הנושא הכי חשוב היום. אני חושבת שזה העתיד של מדינת ישראל. אני חושבת שאם יש לנו אזרחים במדינה שחשים בחוסר ביטחון אמיתי, אנחנו חייבים כרשויות לתת להם את ההגנה. סיירתי קצת, אני אמשיך לסייר ואמשיך ללמוד את המשרד. הנושא הזה הוא בנפשנו. אני כן חושבת שמעבר למשרד לביטחון פנים, כל רשויות המדינה צריכות לקחת חלק במאבק בתוך המדינה, ואני בטוחה שגם אתה תדבר על המעורבות של משרדי ממשלה נוספים. אנחנו כוועדה נעשה הכול כדי לתת לאזרחי המדינה שקט. נדע גם לעבוד ביחד עם המשרד וגם לפקח עליו, אבל בעיקר לתת לתושבים שלנו הגנה, כי בסוף הוועדה לביטחון פנים זו הוועדה של ביטחון הציבור. זאת אומרת, זה קצת שונה מחוץ וביטחון שהרבה פעמים יש נושאים חסויים, דווקא הוועדה הזאת פתוחה לציבור ותהיה קשובה לציבור. אני מברכת את חברי הכנסת שהגיעו לדיון. מבטיחה לכם גם לתת לדבר ולשאול, אבל כן מאוד חשוב לי, כדי שנפיק את המיטב, שיהיה דיון ענייני. לכן השאלות של חברי הכנסת יהיו לאחר הסקירה של השר. ברשותכם, בלי הרבה לדבר, אני רוצה לתת לשר לביטחון פנים, חבר הכנסת עמר בר לב. בבקשה, אדוני. תודה רבה ליושבת-ראש הוועדה. אני בהחלט מסכים עם דברי הפתיחה שלך שיש צורך מתמשך בוועדה לביטחון הפנים. אני אעמוד על זה בתוך רגע בדברי הרקע שלי, שאין ספק שכתוצאה ממכלול של אירועים שקרו במדינה ובעולם בחודשים האחרונים, המשרד לביטחון פנים מקבל אחריות נוספת. אני רוצה גם לברך את חברי הכנסת, את השר לביטחון פנים הקודם אמיר אוחנה. אני שמח שאתם כאן. וכמובן את היועצת המשפטית של הוועדה, עו"ד מירי פרנקל שור, שכמובן יצא לנו לעבוד רבות יחד איתך, יושבת-ראש הוועדה, בוועדת החוץ והביטחון, וכמובן את מנהלת הוועדה. אז באמת תודה רבה לכולם. כמה מילים לגבי הרקע. זה שמדינת ישראל בעיצומה של התמודדות עם מגיפה עולמית, כולנו יודעים. מגיפת הקורונה בעיצומה, כי יש לי ספק רב אם היא מאחורינו, ואני מניח שאחרי הווריאנט הזה יבואו וריאנטים אחרים, וזה נושא שכל האנושות מתמודדת איתו. חלק גדול מעיקר האכיפה במדינת ישראל על קיום ההוראות והכללים הועברה ממשרד הבריאות למשרד הבט"פ. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה. בשנתיים האחרונות, כפי שכולנו יודעים, היינו בארבע מערכות בחירות. לא היה תקציב למדינת ישראל, והמצב, גם מבחינת הכנסת אבל גם מבחינת הרשות המבצעת, מצב מאוד מאוד קשה.

והמדינה במקרה הטוב הייתה במין "הולד". על הרקע הזה אירעה סדרה של אירועים, חלקם התחילו קודם, שמציבים גם את מדינת ישראל אבל גם את משרד הבט"פ בחזית נוספת, חזית חדשה. כמובן הנושא הראשון זה אירועי מבצע שומר החומות. במבצע שומר החומות התבררו לנו דברים שחלקם היו מובנים וידועים גם קודם, אבל היו מתחת לפני השטח. כאן הדברים קפצו מעל לפני השטח והתברר שכאשר מדובר באירועי פשיעה ואלימות, בעיקר ברחוב הערבי, אז זה לא מתחיל ומסתיים באירועי פשיעה, כי נוצרת חפיפה גדולה בין אירועים כאלה לבין אירועים שהם אירועים לאומניים שייעודם לפגוע בממלכתיות של מדינת ישראל, בעצם קיומה של המדינה. זו הייתה הפתעה אסטרטגית גם למשטרת ישראל, גם לשירות הביטחון הכללי וגם לממשלת ישראל, ולמעשה לכל אזרחי ישראל. כשאנחנו מחברים את זה לפשיעה ברחוב הערבי, בעיקר של משפחות פשע שמאיימות ומשתלטות על ראשי מועצות, ראשי ערים וכן הלאה, שלא לדבר על האירוע שהיה שלשום, שירו על ביתו של ניצב ג'מאל חכרוש, שעומד בראש אגף סייף שהוחלט על הקמתו בתקופת השר הקודם, ואני מברך על כך, אין ספק שיש כאן קריאת תיגר פומבית לא רק על רשויות החוק של מדינת ישראל, כי אם על המשילות של מדינת ישראל. ולזה אנחנו מוסיפים גם את מה שקורה עם הבדואים בדרום, אז ברור לנו לחלוטין המצב שבו קיים היום איום אמיתי לביטחון הפנים של מדינת ישראל. זה בהקשרים שקשורים יותר במשטרת ישראל. בהקשרים שקשורים לשב"ס יש החלטת בג"ץ הידועה שחייבה את מדינת ישראל, את המשרד לביטחון הפנים ואת השב"ס בתור המפעיל, שהיא קבעה שכל אסיר צריך שיהיה לו מרחב של 4.5 מטר, דבר שחייב ומחייב ויחייב מהפכה בשירות בתי הסוהר, נוסף למהפכות נוספות שצריך לעשות שם. וההנחיה של בג"ץ הייתה עד סוף 2021. הייתה דחייה לקיים את זה עד סוף 2022, וזה ממש שינוי תפיסתי מאוד מאוד משמעותי. בתחום השלישי של כבאות והצלה, שינויי האקלים טופחים לנו על הפנים. השריפות, גם השיטפונות בחורפים, אבל בתקופה הזאת השריפות ברחבי הארץ הולכות ומתגברות, ומדינת ישראל צריכה להתכונן לאירועים קשים שלשמחתנו לא ידענו בעבר, אבל כשמסתכלים קדימה הם בהחלט יכולים להתרחש וצפויים להתרחש. זה היה ברצינות על שינוי האקלים?

כל מה שאני אומר זה ברצינות. את לא חייבת להסכים איתי, אבל זה בסדר. מה, השריפות הן מהשמיים? אין מציתים, אדוני השר? לכן, כשאני מחבר את כל הנושאים האלה, אין ספק שהמשרד לביטחון פנים מוצא את עצמו במצב שונה וחשוב יותר מאשר היה בעבר. אגע בזה כאשר אסביר את המדיניות שלי, שכל הדברים האלה באים לידי ביטוי במדיניות. נתחיל במדיניות. המדיניות שאותה אני מפרסם ממש בימים אלה מתחילה מהעקרונות המנחים למשרד הפנים, שהעיקרון הראשון הוא אמינות מחוללת אמון.

בביצוע ובדיווח אמינות הינה ערך יסודי חיוני להעצמת גופי ביטחון הפנים, כמו גם לחיזוק אמון הציבור. למטבע הזאת יש לפחות שני צדדים. מצד אחד אמינות פנימית, דיווחי אמת, דיווחים מדויקים, מערכת יחסים פנימית של פתיחות מלאה, ומהצד השני כמובן אותה מערכת שחייבים לשפר בין המשרד לביטחון פנים לבין הגופים הכפופים אליו. לכן לא במקרה שמתי את הנושא הזה בתור הנושא הראשון בעקרונות המנחים. הנושא השני הוא ניהול מבוסס תכנון ומוכוון יעדים. לכאורה זה דבר מובן מאליו, אבל מי כמוכם, חברי הכנסת, שתפקידה לבקר את הרשות המבצעת, יודעים שלא תמיד היעדים ברורים. גם לאחר שהיעדים ברורים,

כמובן שחלק מהיעדים חייבים להיות מדידים, כך שנוכל למדוד גם את עצמנו וגם במקרה זה את הגופים הכפופים למשרד, האם הם באמת מתקדמים במימוש היעדים שהוקצו להם. וכמובן התוכנית השנתית צריכה להיות תוכנית שמראה עלייה והתקדמות גם באיכות העבודה,

הלאה. הנושא השלישי הוא פיתוח העוצמות האנושיות והארגוניות. כאן זה מתחיל בעמידה בתנאי הסכם גג שכר, לרבות פירמידת הדרגות. אגיד שתי מילים על הסכם גג שכר. זה הסכם שגם משטרת ישראל וגם שב"ס חתמו עליו בסוף השבוע שעבר עם משרד האוצר. זה הסכם מאוד דומה בעקרונותיו להסכם

זה נושא מאוד מרכזי. נקבעו יעדים לארבע שנים. כמובן שאנחנו בתוך המשרד פירקנו את זה וקבענו גם יעדים פנימיים כבר לסוף שנת 2022 כדי לא להימצא במצב שעברו ארבע שנים

בנוסף לזה גם קידום בדרגות ייעשה פעמיים בשנה, בראש השנה וביום העצמאות. מאז שנכנסתי לתפקיד נתקלתי בתופעה שכמעט בכל שבוע באים אלי עם בקשה לאישור מינויים, שינויים מבניים כאלה ואחרים. בשביל לייצב את הארגונים האלה חייבים לקחת דוגמה

חשוב שהארגונים ישקפו בצורה כמה שניתן אפשרית את אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל, ולכן גם שמנו יעדים כאלה להשגה במהלך השנה וחצי הקרובות. העיקרון הבא הוא הובלה והתייעלות, שזה גם כמובן הגברת היכולת הטכנולוגית והחדשנות הארגונית. אני רוצה לומר דבר שבוודאי השר לביטחון הפנים הקודם מכיר אותו כל פעם שיש קיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה, ואנחנו מכירים שיש קיצוצים רוחביים. בלית ברירה, לפחות בגופים הכפופים למשרד הבט"פ, הקיצוץ נעשה על מה שאפשר לקצץ, ובדרך כלל אי אפשר לקצץ בכוח אדם ואז מקצצים בטכנולוגיות ובדברים נוספים. ולכן חלק מרכזי במדיניות זה באמת לעבור להתבססות גדולה יותר על טכנולוגיות. רק לתת לכם מושגים, נכון להיום במשטרת ישראל בערך 75% מהתקציב הוא תקציב כוח אדם. ברור שזה מקשה מאוד על הגמישות כפי שמדינת ישראל כבר הרבה שנים פועלת, שמדי כמה זמן יש קיצוץ רוחבי. לכן גם הנושא הזה חייב להיות חלק מהמדיניות שתוביל גם את המשרד וגם את הגופים. אם נתקדם הלאה וניכנס טיפה יותר לעומק, דבר ראשון ליעדים של המשרד שלי עצמו, כי זו חכמה קטנה לתת יעדים ומדיניות לאלה שכפופים אליך. אתה צריך גם לתת יעדים ומדיניות לעצמך. זה מתחיל מעיגון ביטחון הפנים כרכיב יסוד בתפיסת הביטחון הלאומית של ישראל. זה מתקשר למה שאמרתי בדברי הרקע. משרד לביטחון הפנים נכון להיום, לאור ההתרחשויות והאירועים שקרו, חלקם קרו בשנים האחרונות, חלקם קרו בעקבות קריאת ההשכמה שהייתה לכולנו בעקבות שומר החומות, זה הופך את המשרד לביטחון פנים לתוספת אחריות ומשימתיות לגבי הביטחון הפנימי של המדינה. זה לא רק של האזרחים, זה גם של המדינה בהקשר של מה שאמרתי קודם. הנושא הבא בתפקיד שלנו כפי שאני רואה אותו זה הובלת מדיניות בין-משרדית, בין-גופית, לטיפול משולב ומתן מענה לסוגיות ביטחון הפנים ברמה הלאומית. עוד רגע אדבר על הפשיעה ברחוב הערבי. כמובן שחלק מרכזי מהנטל מוטל על המשרד לביטחון הפנים, ובמקרה של הפשיעה על משטרת ישראל. אבל בנוסף, גם בהתמודדות עם הפשיעה יש חלק מרכזי למשרד המשפטים, יש חלק מרכזי למשרד האוצר, יש חלק מרכזי למשרד הפנים, יש חלק חשוב גם למשרד הרווחה שהיום גם יש לו אחריות על נושא הבדואים בנגב, ולכן המדיניות של המשרד חייבת להיות מדיניות מובילה גם את יתר המשרדים שהזכרתי. אני יכול לציין שראש הממשלה הקים צוות בין-משרדי שתפקידו להתמודד עם האלימות והפשיעה ברחוב הערבי, שנמצאים שם אותם משרדים שהזכרתי. זאת אומרת כמובן ראש הממשלה, משרד הבט"פ, משרד המשפטים, אוצר, פנים ורווחה. חינוך לא? שאלה מצוינת, כי זאת הנקודה הבאה. הנקודה הבאה היא חיזוק מקומו של המשרד כשחקן מתכלל בין גופי ביטחון הפנים וניהול משרדי הממשלה השונים. כי ברור שאם אנחנו נכנסים, אנחנו צריכים להיכנס יותר לעומק למה קורה בחברה הערבית, אז כמובן גם משרד החינוך וגם הזכרתי את משרד הרווחה וגם משרד הכלכלה וגם משרד הבינוי והשיכון וגם משרד שוויון וחברתי ושת"פ אזורי ותקשורת וכן הלאה, כל המשרדים האלה חייבים להיות חלק מהעניין. אני גם יכול לומר שראש הממשלה הקים עוד ועדת שרים שכוללת את כל המשרדים האלה, שהכותרת שלה היא ועדת שרים לענייני החברה הערבית. אבל כפי שאתם יודעים וגם אני יודע, הרבה פעמים מקימים ועדות, בעיקר ועדות שהן רבות משתתפים, ואז לא קורה כלום. אצלנו אומרים, אם אתה רוצה לקבור נושא תקים לו ועדה. זה נכון גם בעברית. אומנם אני לא עומד בראש הוועדה הזאת, עומד בראשה ראש הממשלה, אבל חלק מרכזי מהתפקיד שלי הוא לראות שכל המשרדים שהזכרנו מכניסים את הכתף מתחת לאלונקה ומתמודדים עם הנושאים האלה. הנושא הבא זה קידום חקיקה נדרשת ועמידה ביעד המשרד והגופים הכפופים. יש לנו רשימה ארוכה של חקיקה, שחלקה החלה, חלקה צריך לעשות. אתן לדוגמה שלושה או ארבעה נושאים. האחד, עונשי מינימום. ועדת שרים לחקיקה כבר אישרה את הצעת החוק של חברת הכנסת שרן השכל לעונשי מינימום על נשיאת נשק ואמל"ח בלתי חוקי. לדעתנו גם החקיקה הזאת עדיין לא מספיקה. אנחנו חושבים שמעבר לעונשי מינימום על מאסר צריכים להיות גם עונשי מינימום כלכליים. כשזה יגיע לוועדה שלך, היושבת-ראש, אין ספק שנדון בזה וכל חברי הכנסת יוכלו להביע את דעתם, ואני מקווה שתהיה הרחבה בעניין הזה. יש הצעת חוק נוספת שהיא חשובה מאוד, שהיא להפללת הפעילות הנוגעת לחברות השמירה לחיזוק המאבק בתופעות הסחיטה, דמי חסות, פרוטקשן. מדובר במספר נושאים.

נכון להיום הנושא הזה הוא באחריותו של משרד המשפטים. יש הסכמה עקרונית להעביר את האחריות על הרגולציה על חברות השמירה למשרד הבט"פ. זה עוד לא קרה, אבל יש הבנה שזה הדבר הנכון. בנוסף לזה צריכה להיות חקיקה בעניין שתאפשר למשרד הבט"פ על פי החוק לבחון את חברות השמירה האלה, לקבוע קריטריונים, וכפי שאתם יודעים כמוני, חלק מחברות השמירה האלה מופעלות על ידי ארגונים ומשפחות פשע שבאים לבעל עסק כזה או אחר ואומרים לו ביום הראשון: אנחנו מציעים לך שירותי שמירה תמורת כך וכך אלפי שקלים בחודש. בעל העסק לא פעם נעתר, כי הוא מבין את הרמז, ומאותו רגע חברת השמירה אפילו לא שמה שומר במקום. לכן יש כאן הרבה מאוד דברים שניתן לעשות. עוד דוגמה היא הרחבת הסעיף של חוק הלבנת הון שיאפשר חילוט מיידי של דמי חסות. היום זה לא קיים. ברגע שמתברר שארגון כזה או אחר דורש דמי חסות כאלה ואחרים, חילוט מיידי. יש שורה ארוכה של הצעות חוק, חלקן חדשות, חלקן הצעות חוק שכבר היו בצנרת רק היו קבורות והכוונה שלנו לקדם. יושבת ראש הוועדה, כל זה יבוא לוועדה שלך. הנושא הבא של היעדים של המשרד זה הגברת הממד האזרחי בפעילות המשרד. למשרד לביטחון פנים יש כמובן לא רק זרועות וארגוני אכיפה, יש לו גם הממד האזרחי, וזה מתקשר למשל לסעיף הבא, שזה השלמת קליטתם והטמעתם של הרשות לביטחון קהילתי והמוקד להגנה על ילדים ברשת כחלק אינטגרלי מפעילות המשרד. אלו נושאים שלצערי, ואני מניח שגם לצערו של השר הקודם, הוצאו ממשרד הבט"פ, הועברו למשרד אחר ועכשיו מוחזרים חזרה. אין ספק שההלוך והחזור הזה פגע בתפקוד של הפעילות הזאת. פעילות מאוד מאוד חשובה, שהיא קשורה לממדים האזרחיים שמשרד הבט"פ חייב לקדם, לטפח ולפתוח לרשותם של אזרחי מדינת ישראל. הנושא הבא, צמצום תפוצת כלי הירייה בציבור שאינו מיומן, מקביל למקצוע השימוש בהם בקרב בעלי רישיון. אתן שתי דוגמאות כדי לומר למה אני מתכוון. בתקופתו של השר ארדן הוחלט שכל מי שהיה רובאי 7 בצבא רשאי לקבל רישיון אקדח או רישיון נשק. אני חושב שהקביעה הזאת שהוסיף השר ארדן היא קביעה נכונה, אבל יש הבדל בין אדם שלפני שנתיים השתחרר מצה"ל והיה רובאי 7 לבין אדם בלי להעליב אף אחד, הרבה יותר צעיר ממני נניח בן 52 שהפעם האחרונה שהוא היה רובאי 7 ועשה מילואים הייתה לפני 20 שנה. לדעתי הוא לא עומד בקריטריונים של המקצוע הזה. לכן גם הנושא הזה יגיע לוועדה כאן. אני מניח שיש דעות שונות מכיוונים שונים לגבי הנושא הזה, ולכן כל הנושא הזה של רישוי כלי ירייה ושימוש בכלי ירייה אני חשבתי, גם על פי המלצתו של היועץ המשפטי לממשלה, שזה צריך לעבור חקיקה. זה לא נכון שזה יהיה רק בסמכות שלי, אלא שזה יבוא לחקיקה מסודרת בוועדה שלך, חברת הכנסת בן ארי, היא תדון בזה ותהיה פתוחה לציבור ויביעו דעות מכאן ומכאן, ובסופו של דבר אני משוכנע שיצא חוק נכון וראוי ושקוף לציבור. לאסוף נשק ברישיון, ונשק שבלי רישיון אתם בכלל לא אוכפים? הוא דיבר על קריטריונים למתן רישיון. טוב שיש לאנשים נשק. כך מצילים אנשים. אתה יודע כמה אזרחים, אדוני השר, הצילו מפיגועים? הכוונה היא במבט קדימה ולא במבט אחורה. כשאני אומר מקצוע, זה במבט קדימה, זה לא במבט אחורה. אין כוונה לאסוף ממישהו שניתן לו רישיון נשק לפני יומיים. בזכות האנשים האלה ניצלנו מפיגועים רבים. הנושא הבא הוא כמובן הפחתת הרגולציה והבירוקרטיה, תוך פיתוח והתאמה של יכולות ויוזמות לשיפור המענה האזרחי. מכאן אנחנו נקפוץ לארגונים עצמם. נתחיל במשטרת ישראל. היעד המרכזי של משטרת ישראל בשנה וחצי הקרובות זה צמצום הפשיעה והאלימות ברחוב הערבי ובערים המעורבות. יותר מאוחר יהיה לכם דיון ספציפי על זה וניכנס לפרטים. בנוסף, מאבק בארגוני הפשיעה המאורגנת, מיטוט משפחות הפשע. זה כמובן נושא מרכזי. בלי מיטוט משפחות פשע יהיה מאוד מאוד קשה גם למגר את הפשיעה בכללותה וגם לחזק את המשילות במדינת ישראל. אבל מי שחושב שזה קשור רק במשפחות פשע הוא פשוט לא מכיר את הנושא. משפחות פשע מיגורן הוא תנאי הכרחי אבל הוא לא תנאי מספיק. כמובן זה עובר לסחיטת דמי החסות, צמצום תופעת סחיטת דמי החסות, הפרוטקשן. הנושא הבא זה צמצום מספר אירועי הרצח בכלל במדינת ישראל, ובפרט במגזר הערבי. אפשר קצת פירוט איך אתם עושים את זה, או שאנחנו רק עוברים כאן על נושאים שהם חזון? אני מציג את המדיניות שלי בתור שר הבט"פ.

איך אתה עושה את זה? המפכ"ל יהיה כאן ויענה על זה. כרגע מציגים מדיניות. אחריי יהיה כאן מפכ"ל המשטרה ונציבת שב"ס ונציב כב"ה, ואחרי זה יהיה דיון מפורט יותר בפשיעה בחברה הערבית. לא קראתם את האג'נדה שמפורטת להיום? ואחרי זה גם יהיה דיון חסוי בהקשרים שאירעו בשב"ס. יושבת-ראש הוועדה דאגה לסדרה של דיונים מאוד מקצועית ומאוד עניינית. הנושא הבא זה העלאה, מסירה ואיתור נשק בלתי חוקי. הנושא הבא הוא שיפור המוכנות והמענה לתרחיש הפרות סדר רב-זירתיות. הדוגמה הקשה ביותר זה מה שהיה לנו באירועי שומר החומות. זה בדירוג? זה שאמרת בסוף את הפרות הסדר, זה לא אומר שזה מספר 7 אצלך. התשובה היא לא. כמו שאמרתי, הנושא המרכזי הוא צמצום הפשיעה והאלימות ברחוב הערבי ובערים המעורבות. לצערנו היום זה גלש כבר מעבר לערים המעורבות וזה כמעט בכל מקום במדינת ישראל. אבל על כך הדגש, וזה לא סדר העדיפויות בין הדברים. הנושא הבא זה חיזוק ההרתעה בעניין אלימות ובריונות נגד נשים, גם ברחוב הערבי וגם בחברה הישראלית באופן כללי. הנושא האחרון הוא הגדרת יעד כמותי להגברת המשילות בנגב וקביעת מדדים נלווים. לכל אחד מהנושאים האלה ייקבעו מדדים שגם משטרת ישראל עצמה וגם משרד הבט"פ יוכלו לעקוב במהלך השנה עד כמה אנחנו עומדים במשימה הזאת. כמובן שאין כוונה להגיע לסוף השנה ואז יתברר לנו בדיעבד שדברים מסוימים הוזנחו. האם אתה מוסמך לקבוע את היעדים האלה למשטרה כשר? התשובה היא כן. שאלה מצוינת, אני ארחיב. סמכותו וחובתו של שר הבט"פ לקבוע מדיניות, והמדיניות היא המדיניות שאני מציג. ולכן כל הדברים האלה, כולל קביעת היעדים, זה חלק מהמדיניות. איך עושים את זה? במילים הצבאיות, האם עושים את זה באיגוף מימין, באיגוף משמאל, עם רתק או בלי רתק זו כבר אחריותו של המפכ"ל או נציבת שב"ס או נציב כב"ה. היעדים הנוספים של משטרת ישראל זה כמובן שיפור תחושת הביטחון בקרב אוכלוסיות נבחרות. דובר ארוכות, גם פה בכנסת וגם במקומות אחרים, למשל על הפגיעה ביוצאי העדה האתיופית, ואין ספק שזה יעד של משטרת ישראל להימנע ממה שנקרא במילים מכובסות אכיפת יתר על אוכלוסיות מסוימות. כמובן במאבק באלימות נגד נשים, צמצום הפשיעה החקלאית החמורה, שאני מניח שכולנו מכירים אותה, שיפור השירות והמענה לאזרח וגיבוש פיילוט נוסף ברוח מוקד 105 למקרים שיסייעו לנפגעי עבירות. אני לא יודע כמה מכם מכירים את מוקד 105. בבסיסו זה מוקד טלפוני שבו יושבים אנשי משטרה, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים וכן הלאה, שכל נער או נערה, או הורה של נער או נערה, או מורה של נער או נערה, או מדריך שמרגיש שיש חשש לפגיעה בנער או נערה, מרימים טלפון למוקד הזה. זה מוקד שהוקם ביוזמה של משטרת ישראל לפני ארבע שנים. ההצלחה שלו היא גדולה מאוד, והכוונה שלנו היא שבמהלך 2022 ברוח הזאת של מוקד 105 יוקם עוד מוקד טלפוני עם מומחיות שבו גם יושבים נציגי המשרדים האחרים, שיעסוק במענה מיידי לאזרחים ואזרחיות במצוקה. שירות בתי הסוהר. היעד המרכזי הוא שיפור וייעול הענישה, הכליאה והשיקום. כמובן שזה מתחיל בקידום, פיתוח והטמעה של חלופות כליאה. היום בעולם המערבי המודרני יש סוגים שונים של כליאה וחלופות כליאה. לא הכול מתחיל ונגמר בתא כלא מוקף סורגים. אלה נושאים שהחלו. הגלגל לא הומצא בקדנציה שלי. זה נושא מרכזי שאנחנו מתכוונים לעסוק בו. דרך אגב,

כי זו גם אחת הנגזרות מהחלטת בג"ץ שקשורה לנושא הבא, שזה קביעת תקן כליאה ועמידה בו. נכון להיום תקן הכליאה במדינת ישראל נקבע על 14,000 אסירים. במילים אחרות, אם נכון לרגע מסוים יש יותר מ-14,000 עצורים, שירות בתי הסוהר חייב לתת מענה אחר, עד כדי שחרור מוקדם, לאסירים מבית הכלא.

אסירים בורחים מהכלא ואתה מדבר איתנו על חלופות כליאה ודברים כאלה? המטרה הרצינית שלך היא לא לשמור שאסירים לא יברחו מהכלא? אם לא הקשבת שבע פעמים שאמרתי, בעוד שעה יהיה דיון ספציפי על האירועים שהיו. אבל אמרת שזו המטרה המרכזית. חלופות כליאה זו המטרה המרכזית? איזוק אלקטרוני? המטרה המרכזית היא לשמור שלא יברחו מהכלא. אני מבקשת ממך. השר מיד מסיים ותוכל לשאול שאלות. אתה גם רשום לזכות דיבור. גברתי היושבת-ראש, כמו שאוסאמה סעדי ישב פה והעיר הערות,

אני חבר כנסת בדיוק כמוהו, עד כמה שבדקתי בפעם האחרונה. הערת פעמיים ולא הפרעתי לך, עכשיו תן לו לסיים. אנחנו גם ככה בחריגה מהזמן, ואני רוצה שיהיה לכם זמן. אז ברשותך, תן לשר לסיים. כמו שאמרתי, הנושא הבא הוא קביעת תן כליאה. יש ספק אם התקן שנקבע של 14,000 הוא התקן הנכון. כמובן יש לזה השלכות גדולות. צריך להסתכל לא רק שבועיים קדימה, גם צריך להסתכל חמש ו-10 שנים קדימה, ולכן הנושא הזה הוא נושא מאוד מרכזי שיש לעסוק בו. כמובן, הרחבת הרצף השיקומי והטיפולי באסירים לקראת השחרור שלהם, שיפור תנאי הכליאה ושטח המחיה המוקצה לאסיר בהתאם להחלטת בג"ץ. אנחנו כבר בערך ב-50% מהמימוש של זה, אבל צריך להשלים את זה. הנושא הבא זה קידום דיגיטציה מלאה של מערכות שב"ס. רמת הדיגיטציה של שירות בתי הסוהר היא פחות או יותר קרובה לאפס. זאת אומרת, ההתנהלות מתבצעת, לצערנו, עדיין בכתב יד, על פנקסים, על דוחות כאלה ואחרים, ממש בשיטות שלא היו מקובלות בסוף המאה ה-20, בוודאי לא בתחילת המאה ה-21. הנושא האחרון, ושוב זה לא לפי סדר העדיפויות, כי הוא נושא מאוד מאוד חשוב, זה השלמת תכנון מקבץ מגידו והיערכות למכרז. מקבץ מגידו זה מקבץ של בתי כלא מודרניים שמתוכננים להיות מוקמים באזור צומת מגידו. זה נושא שהוחלט על ידי ממשלות כבר ב-2014. עד היום היו הרבה מאוד דיבורים. מה שקיים עכשיו בתוכנית ובתקציב זה תחילת התכנון של מקבץ בתי הכלא של מגידו, שגם יצמצמו את הצורך בכוח אדם, גם יהיו מודרניים ויהיו כמובן בתי כלא דיגיטליים וגם יהיו הרבה יותר יעילים וטובים ולא ייבנו בחופזה על גבי כלונסאות, אפרופו ההקשר שידובר בו בהמשך. לגבי רשות הכבאות וההצלה, היעד המרכזי הוא חיזוק מאמצי המניעה ומוכנות לשריפות ענק. קידום מוכנות לאומית לשינויי אקלים ושריפות ענק, לרבות קווי חיץ. השריפות שאנחנו חווים אותן, אם זה שריפות בשוגג או אם זה שריפות כתוצאה מהצתה. מה שקורה בפועל, בגלל שינויי מזג האוויר, רמת היובש של הצמחייה היום היא הרבה יותר גבוהה מאשר הייתה לפני כמה שנים, ולכן היום הצתה בשוגג או במזיד, היכולת שלה לתפוס ולהתקדם במהירות גדולה ולהפוך מהצתה קטנה לשריפה ענקית היא עצומה, ואנחנו צריכים להתכונן ולחזק את רשות הכבאות שתהיה מסוגלת להתמודד עם מספר שריפות ענק במקביל. כמובן שהנושא הבא זה הרחבת המענה לכיבוי והצלה ביישובי החברה הערבית. יש דרישה גדולה מראשי ערים ומראשי מועצות להקים תחנות כיבוי שם. הפחתת הרגולציה ושיפור המענה לאזרח זה נושא חשוב מאוד.

עוד לפני העדכון של המדיניות שלי, כפי שחלקכם יודעים היום יש רגולציה כבדה מאוד על בתי עסק, על בתים בכלל, על כל מבנה שקיים. חלק מהרגולציה הזאת היא ישנה, היא אנכרוניסטית, היא מטילה ומכבידה על אנשי עסקים ובתי עסק, ולכן יעד מרכזי זה צמצום הרגולציה הזאת. הנושא האחרון, ששוב זה לא לפי סדר עדיפויות, זה השלמת האפיון למענה הכיבוי האווירי הלאומי העתידי והוצאתו לפועל. ההסכם הנוכחי של כב"ה עם חיל האוויר של משטרת ישראל שהוא אחראי על כיבוי השריפות, זה הסכם שאמור להסתיים בסוף 2023, וצריך להתכונן לקראת ההסכם הבא. זה מחייב מבט הרבה יותר רחב, כפי שאמרתי, גם כתוצאה משינויי מזג האוויר וגם בכלל על היכולת של משטרת ישראל עם חיל האוויר שלה וכב"ה כמקבל שירותי כיבוי מחיל האוויר של משטרת ישראל להתארגן לזה. זה תהליך ארוך מאוד שחייב להתחיל כבר בימים אלה אם אנחנו רוצים בסוף 2023 להיות עם הסכם רב שנתי חדש. עד כאן.

תודה רבה, אדוני השר. אני מברכת על ההצטרפות של המפכ"ל קובי שבתאי, של הנציבה רב גונדר קטי פרי ושל נציב הכבאות דדי שמחי. לפני שנגיע אליכם, זה הזמן של חברי הכנסת. נרשמתם, אתן זכות דיבור, אנא מכם תתחשבו בחברי הכנסת האחרים.

להאריך, פשוט ענייניות, בשבילכם, כי כולכם רוצים לדבר. חבר הכנסת מאיר יצחק הלוי, בבקשה אדוני.

ראשית לכל, גברתי היושבת-ראש, אני אאחל לך הצלחה במשימה הרצינית מאוד שעומדת בפנייך. אני מבטיח שאני אשתדל לעשות ככל יכולתי לסייע. זו הזדמנות מצוינת לאחל לך, אדוני השר, איחולי הצלחה. מהיכרות רבת שני, אני בטוח שתוביל את האונייה המורכבת הזאת למחוזות טובים.

אני רוצה להעיר במבט על, משום שבתפקידי הקודם שירתי 18 שנים כראש עירייה, אני חושב שהשותף המשמעותי ביותר שהיה לי היה משטרת ישראל.

משום שאני הבנתי מהר מאוד שאיכות חיים נגזרת מתחושת הביטחון האישי של התושבים. במקום שיש תחושת ביטחון, יש איכות חיים. במקום שאין, אין שום יכולת לקבל איכות חיים, ולכן המשטרה הופכת להיום גורם מאוד משמעותי ברצותנו להשביח את איכות החיים. ומכאן כל האמירה שלי צריך לעשות הכול כדי לחזק את גורמי הביטחון במדינת ישראל ואת משטרת ישראל על מכלול היחידות שלה. הייתה לי הזכות גם להוביל כבר בשנת 2004 את תוכנית עיר ללא אלימות, ואי אפשר היה להוביל אותה ללא משטרת ישראל. אני מציע כבר במאמר מוסגר לעשות בחינה מחדש על התוכנית ולראות איך משדרגים אותה. נדמה לי שיש רגרסיה מאוד גדולה. אם תרצה פעם בפגישה אישית, אשמח להציג את זה. אני מוכן לעשות את זה גם כאן, אבל זה דבר שצריך לעשות אותו.

כשאני בוחן את הדברים בראייה רטרוספקטיבית, אני חושב שיש נסיגה במעמד המשטרה ובמעמד השוטר במדינת ישראל. אני אומר את זה בצער גדול מאוד. אני לא יודע לתת ניתוח מדויק, אבל ברור לי לגמרי שחייבים לחזק את הפרופסיה, חייבים לחזק את מעמד השוטר במדינת ישראל. שוטר הפך להיות חצי עורך דין, חצי מבוהל, ואני אומר את זה מתוך חוויות אישיות של מי שמאוד מעריך ואוהב את המשטרה. לכן אני חושב שצריך לעשות הרבה מאוד מעשים שהם מעשים חשובים. כמה נקודות שאני מבקש ממך, אדוני השר, ואני מביא את הניסיון שלי, בעיקר משום שאני ממומשק חזק מאוד עם המשטרה. האחד, יש כניסה ברורה של גורמים עבריינים לצוותים השלטוניים במדינת ישראל. אני אומר את זה הכי ברור בעולם, ואני אומר את זה כראש רשות, ואני אגיד את זה פה ואני מוכן לתת יותר פרטים. יש כניסה מאוד ברורה של גורמים עבריינים שמנסים להשתלט על צמתים שלטוניים אני מדבר על השלטון המקומי, אני לא מכיר מחוזות אחרים בכל מיני צורות ואופנים, אם זה על ידי כניסה ליחידות של תכנון ובנייה, אם זה על ידי השתלטות על נושא השילוט, אם זה על ידי כל מיני נושאים אחרים, ולדעתי זה הפך להיות עניין ממאיר שצריך לדעת לטפל בו. וזה נכון בהרבה מאוד יישובים, ואני אומר את זה מידע מאוד ברור. אני מניח שגם המשטרה יודעת, ואני חושב שצריך לעצור את הגידול הממאיר הזה, ויפה שעה אחת קודם. דבר שני שאני אעלה פה, ומחר אעלה את זה בשדולה שהקמתי ביחד עם חברים טובים בכנסת, שדולה שהחליטה על עצירת תופעות האלימות ברשתות החברתיות. אני אגיד באופן הכי ברור, האלימות הזאת לא נוגעת רק באותם תלמידים ותלמידות בבתי ספר שעושים להם דה-לגיטימציה ומשבשים את עולמם הנפשי והרוחני. האלימות הזאת הפכה להיות אמצעי סחיטה מהמדרגה הגבוהה ביותר נגד מקבלי החלטות במדינת ישראל. המדיה החברתית הפכה להיות כלי ניגוח. אני באופן אישי הגשתי 28 תלונות, שמתוכן שלוש תלונות על ניסיונות סחיטה, והראיתי את שרשרת המזון בעניין הזה. זו הופכת להיות שיטה שהיא שיטה מעצימה, ולכן אני חושב שכדאי לטפל בנושא הזה בעודנו באיבו. הוא צומח בממדים מפלצתיים. מחר יהיה דיון של אותה שדולה שהקמתי פה בכנסת, ואנחנו מתכוונים לקבל את התמיכה המלאה של המשרד לביטחון פנים, וחשוב לי מאוד שתיכנסו לזה. שתי הערות אחרונות, גברתי היושבת-ראש. הדבר האחד, אני רוצה להגיד אותו בעדינות ובזהירות, כשיושבים ומגדירים הגדרות ברמת המקרו, מדרג מפכ"ל, דרך מחוז,

אני מאוד רוצה לדעת בדיונים הפנימיים שלנו איך שואבים את מטרות העל האלה. כי בסוף ברזולוציה של תחנה, הוא נמדד על פי מטלות מפכ"ל,

ואני חושב שאני לא טועה במה שאני אומר. ואני שואל האם המטלות הללו הן מטלות שנקבעו על פי סקרים מדידים ברורים של צרכים או של סיכויי הצלחה. אני מבקש מאוד להיכנס לעניין הזה. פעמים מצאתי עצמי עומד אל מול משימות אני מדבר בעידן קודם שהוטלו על סמך סיכויי הצלחה ולא על פי צורך. ואין מה לעשות, מפקד תחנה בסוף נמדד על פי המדדים הללו. לפעמים יש עיוות בעניין, ואני חושב לבחון את העניין הזה. דבר אחרון, שהשר לשעבר מכיר את זה היטב, באילת הקמנו, והייתה לי הזכות להיות היוזם של העניין, מרכז חירום עירוני שמתכלל את כל גורמי החירום בעיר. יש לנו היום מתחם של משטרה, בית חדש של משטרה, חנכנו אותו לא מזמן. לידו בעזרת השם נצליח תאשרו את זה כבר

מד"א וחמ"ל מתכלל של הנפה. אני חושב שכאשר מאגמים כוחות, התושב יודע שיש כאן שיח משותף, שיש כאן משימות משותפות, יש חמ"ל מתכלל, וכולם מסתערים על משימות שתכליתן ביטחון התושבים, שזה נותן איכות חיים. אני מאחל לכל מי שנמצא פה הצלחה במשימות העכשוויות, מודה לכל מי שעשה כדי לגרום לכך שנתפסו אותם ארבעה עבריינים מחבלים, ואני סמוך ובטוח שתמצאו גם את השניים האחרים, ואת המסקנות בוודאי תביאו לשולחן הזה בבוא היום. תודה רבה. חבר הכנסת עמיחי שיקלי, בבקשה.

קודם כל אני רוצה להצטרף לברכות. אני חושב שבלי שום קשר לנסיבות, זה שיש ועדה שהיא ספציפית לנושא של ביטחון פנים זה ממש צו שעה, וגם אין ספק שתהיי מעולה בלנהל את הדבר הזה. בהצלחה.

אני חושב שכולנו ערים לעובדה שבנושא ביטחון הפנים, וזה לא התחיל מהיום ולא בקדנציה שלך, אנחנו נמצאים במשבר שהוא חסר תקדים, ויש כמה שאלות שאשמח לקבל עליהן מענה מהגורמים שנמצאים פה. האם ברמת המשטרה התקיים תחקיר אירוע מקיף בכל מה שקרה בשומר החומות? משהו שהציבור יוכל לראות. האם הוסקו מסקנות אישיות, בדגש על מפקדים, באזורים כמו גוש שגב, עכו ולוד, ששם היו אירועים ברמת חומרה אחרת? אנחנו עדים לטרנד חדש בטיק טוק, בעיקר במרחבי הנגב, שמצטלמים עם נשקים אישיים. אני מדבר על גלוקים, על רובי סער, על מטווחים באמצע שום מקום. מה בעצם מתכוונים לעשות מול הדבר הזה? אחרי שהייתה שריפת ענק בכרמל ושריפת ענק בהרי ירושלים, מה מתכוונים לעשות אחרת בשירותי הכבאות? מה הלקח ברמה הרחבה? דבר אחרון, בנושא שב"ס, האם יושמו אותן מסקנות מיידיות בנושא של תנאי כליאה של אסירים ביטחוניים? מה קורה בשטח? נקודתית, דברים קטנים. מדוע לא נחנכה מחדש תחנת השיטור בעכו, בעיר העתיקה? זאת שאלה שמטרידה מאוד את התושבים. אתמול היינו עדים לאירועים חמורים מאוד בלוד, בלוקים שמורידים על אישה מבוגרת בצוהרי היום בלוד, בלוקים שיורדים על רכבים, בלילה ירי ברמלה, התהלוכות האלה בלוד, אותן הפגנות לאומניות. לצערי נראה שאנחנו הולכים לעוד סיבוב כזה, והשאלה מה עושים כדי למנוע את זה מלכתחילה, לפני שהגענו לשם. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת שיקלי. חברת הכנסת אורית סטרוק, בבקשה. תודה רבה. קודם כל, מירב, אני מאוד שמחה על המינוי שלך. אני חושבת שזאת ברכה גדולה.

אני שמחה על הקמת הוועדה הזאת. היא חשובה מאוד. אני לא יודעת אם אהיה חברה בה, אבל בוודאי אשתתף בה. את מוזמנת. אבל אני חושבת שאנחנו לא יכולים להתעלם מהנסיבות, למרות שאת צודקת, יש מלוא ההצדקה להקמת הוועדה. אבל הנסיבות שבהן היא הוקמה הן חמורות ביותר. נסיבות שבמסגרתן ועדת הפנים נמסרה לידי חבר כנסת שלא היה ראוי להיות חבר כנסת בכנסת ישראל, משום שיש לו שלל התבטאויות של תמיכה בטרור. הוא היה ראוי לא להיכנס בכלל, להימחק מרשימת המועמדים. ראש הממשלה, שאת חלק מהקואליציה שלה, דרש מבג"ץ לפסול את מועמדותו. הנסיבות האלה, שבהן הוא מקבל לידיו את היכולת לנטרל את הקואליציה בנקודות אחרות, לא בנקודות של ביטחון פנים עכשיו במסגרת חוק ההסדרים העבירו לידיו עשרה חוקים. הזמן קצר וחבל. נראה לי שיותר חשוב להתעסק בדברים שחשובים לך. אני אגיד, בהחלט יש דברים שחשובים לי. אני רוצה להגיד את זה, כי זה חשוב גם למה שאנחנו נעשה פה, למה שאת תעשי, למה שעמר יעשה. כי היכולת שלכם לפעול כמו שצריך תהיה תלויה בלחצים שהוא ידע להפעיל עליכם בנקודות לחץ אחרות, הוא וחבריו. ואתם בעצם תלויים בהם, יושבים על הכתפיים שלהם ולא מסוגלים לפעול במאה אחוז כפי שאתם יודעים. בינתיים אף אחד לא יושב לי על הכתפיים ואני עצמאית לחלוטין, גם אני וגם השרה. לא לך על הכתפיים. את יושבת על הכתפיים שלו. אני לא יושבת על אף אחד. תזוזה של הכתפיים, וכל הקואליציה נופלת. אז קודם כל שזה יהיה לנגד עינינו ושנדע את זה ושנבין עד כמה מדינת ישראל כרגע היא מוגבלת ומנוטרלת בידיים של תומכי טרור. עכשיו אני רוצה להתייחס לגופם של דברים. קודם כל, לגבי ועדת המשנה שלא הספקתי להגיד קודם ואני רוצה להגיד עכשיו. אני חושבת שוועדת המשנה היא ברכה גדולה גם כן. אבל מכיוון שחסרים בה נציגי אופוזיציה, יש בעיה עם היכולת שלה לפעול כוועדת משנה, במיוחד לנושאים חסויים. חברי האופוזיציה מוזמנים להעביר שמות. חברי האופוזיציה לא יעבירו שמות, משום שהאופוזיציה נוהגת בבריונות בחלוקת כוח האדם בוועדות, ואני חושבת שזה מוצא את עבודת הכנסת ואת עבודת הוועדה חסרה מאוד. לגופם של הנושאים. קודם כל, אני מציעה לך, מירב, בהתכתב עם מה שאמר השר, אני חושבת שפה בוועדה צריכים להתנהל דיונים רצופים, אולי אפילו בוועדות משנה או באיזשהו פורמט שהנושא יהיה מטופל באופן אינטנסיבי בשלושה נושאים שהם ממש בנפשנו. הנושא הראשון זה הפרוטקשן. מדינת ישראל הפכה להיות באמת מדינת פרוטקשן. הנגע הזה מגיע לכל מקום. זה נושא שמצריך המון תשומת לב כדי להתגבר עליו, ואני שמחה מאוד לשמוע שעמר עשה מזה נושא בין הראשונים שהוא רוצה לקדם. זה בהחלט מבורך. אני חושבת שהוועדה צריכה לתת פה, כגוף עוקב ומלווה, סדרה של דיונים שהנושא הזה יקבל סוף סוף טיפול רציני, כי עד עכשיו הוא לא קיבל. הנושא השני זה הנושא של הטרור הלאומני, שזה לא אותו נושא כמו הפשיעה בחברה העברית. אנחנו יודעים היום שרוב העצורים באירועי הטרור הלאומני שהיו לנו מפרעות תשפ"א וגם לפניהם וגם אחריהם הם לא עבריינים, הם אנשים חפים מעבר פלילי, אנשים נורמטיביים אפילו, ובכל אופן הם נקטו בטרור לאומני קשה ורצחני לעתים. אני חושבת שחשוב שהוועדה תוודא שהנושא הזה של הטרור הלאומני והנשק שמופנה כלפי יהודים בגלל שהם יהודים, כמו למשל שלפני כמה ימים ירו בעכו על הבית של פצועה לינץ' בעכו, מור ג'נשוילי, ירו על הבית שלו, והמשטרה פתחה תיק את יודעת על מה? על ירי בשטח בנוי. ירו על הבית. הנושא הזה צריך להיות מטופל על ידי הוועדה באופן אינטנסיבי, ולוודא שהוא גם נכנס כחלק מתרחיש האיום של מדינת ישראל. הנושא השלישי שחייבים לנהל עליו דיונים בצורה אינטנסיבית זה הנושא של תנאי הכליאה למחבלים. אני מבקשת מאוד,

שבוועדה הזאת הביטוי אסירים ביטחוניים והביטוי עבריינים וכל מיני דברים כאלה יימחק ככל שהוא נוגע לאויבי מדינת ישראל, מחבלים כלואים. אך ורק הביטוי הזה. כל מי שלא נוקט בביטוי הזה לא מבין עם מי יש לנו עסק וממילא לא יכול להתמודד. אין שום קשר בין תנאי כליאה שצריכים להיות לעבריינים מכל הסוגים ומכל המינים, ששם נכנס העולם של שיקום והעולם של חלופות מעצר וכל מיני דברים שצריכים לטפל בהם. אבל הנושא הזה של מחבלים כלואים מצריך טיפול אינטנסיבי של הוועדה הזאת.

אני מתנצלת, את כבר הרבה מעבר לכולם. חבר הכנסת איתמר בן גביר, בבקשה. גם אני מצטרף לברכות, גברתי היושבת-ראש. ועדה מאוד מאוד חשובה ודיון מאוד מאוד חשוב, וזאת שליחות קודש. לא משנה שאנחנו לעתים משני צדי המתרס, אבל בנושא הזה של ביטחון פנים כולנו באותו מקום. אדוני השר, רק לפני כמה שבועות אמרת: התאכזבתי שאין ביכולתי להורות על שחרור אסירה ביטחונית להלוויית בתה. אנחנו מדברים על מישהי שהורשעה במעורבות ברצח של רנה שנרב. יכול להיות שהאמירה הזאת, אדוני השר, פתחה פתח וגם מסמלת את כל היחס שלנו למה שאתם קוראים לזה אסירים ביטחוניים, בואו נקרא לילד בשמו, כמו שחברתי אורית סטרוק אמרה, מחבלים, רוצחים נאלחים. קייטנה, זה מה שיש בבתי הסוהר. ואני כל הזמן מדבר עם קציני שב"ס בהווה ובעבר. קייטנה. אוטונומיה מלאה בתאים. מה שהם רוצים הם עושים. מסתובבים איך שהם רוצים. יש להם דובר. כששב"ס רוצה לעשות חיפוש הוא צריך לשאול את הדובר. איפה זה נשמע? הם אוכלים יותר טוב מכולנו בשר כבש, אוכל חבל על הזמן. ואני אפתיע אותך, אני לא מאשים אותה, לא קטי פרי אשמה. זה לא התחיל אצלה וזה לא נגמר אצלה, וזה באמת עניין של מדיניות. הכי קל לבוא אליה ולהגיד שהיא אשמה. זו לא היא, אתם יודעים לפעול אחרת. אני ייצגתי אסירים ביטחוניים יהודים. עמירם בן אוליאל, שהורשע ברצח. אגב, יש ערעור על הסיפור שלו. המסכן הזה 23 שעות בתא, נותנים לו שעה אחת, בכלא אשל. הוא כבר 5.5 שנים בהפרדה. איך יכול להיות שכל הרוצחים האלה, שזכרייה זביידי לא נמצא בהפרדה? מה קרה לכם? אתם נותנים להם לנהל את מדינת ישראל, לנהל את בתי הכלא. רצחת יהודי, ואחרי זה אתה כבר הופך להיות המנהל של בית הכלא. איפה אתם? ואני מסכים, זה לא התחיל בתקופה שלך. אני לא מאשים רק אותך. אבל היום זו המשמרת שלך, ואתה צריך לעצור את זה. ועם כל הסיסמאות היפות האלה ששמענו על מדיניות כזאת ומדיניות אחרת, אני רוצה לדעת מה הפקת הלקחים שלכם, לא ברמה של להוריד ראש למישהו מהשב"ס כאן ולפטר מישהו מהשב"ס כאן, אלא ברמה של איך משנים היום את המדיניות מול הרוצחים הנאלחים הללו. קבעו ועדה. היית צריך לשמוע את אוסאמה סעדי שגם הוא צחק. ועדה, בסדר. אתה מתחיל לצטט את אוסאמה סעדי? למה לא? בדברים שהוא אומר נכון, הוא אומר נכון. הוא מחבל אבל הוא אומר נכון. פשיעה לאומנית. איך מונעים את הפוגרומים? רק לפני כמה ימים שמענו גורמים במשטרה שאומרים: אם יהיה עוד פעם, אנחנו לא יכולים. אני הייתי בשמעון הצדיק. אומנם המפכ"ל לצערי חיפש לו קורבן, אז אחר כך האשים אותי. אבל אני ראיתי מה קורה בשמעון הצדיק. ראיתי איך זורקים אבנים, ועומדים שוטרים והם חסרי אונים. וראיתי איך מציתים רכבים, ועומדים שוטרים בסמוך והם חסרי אונים. אתה יודע למה? קצין במשטרה אמר לי: אני לא מאמין, נקלעתי לפוגרום, אני מבקש אישור מהקצין של הקצין שלי לירות, שום דבר. תן לנו תשובה מתי מותר לשוטר לפתוח בירי, מתי מותר לשוטר להגן על עצמו. זורקים על שוטר אבן, זה מצדיק ירי או לא מצדיק ירי? זורקים על שוטר בקבוק תבערה, זה מצדיק ירי או לא מצדיק ירי? יורים על שוטר, בלוד ירו על שוטרים, אסור היה להם לפתוח באש. אנחנו מפקירים את השוטרים האלה. אתה מפקיר אותם.

בפעם האחרונה, ממש לפני יומיים שלושה שבא מישהו עם סכין, ירו בו והרגו. אז בוא לא נלך לפופוליזם, כי בשטח זה נראה אחרת. גברתי היושבת-ראש, הייתי גם בלוד וגם בשמעון הצדיק, זרקו עלי אבנים, ועומדים שם שוטרים ולא עושים כלום. כי זו מדיניות של לא להגיב ושל להכיל ולהכיל ולהכיל. נפגעים שוטרים, ואחרי שנפגעים שוטרים גם נפגעים ילדים, כי כשהם רואים ששוטרים לא מגיבים, והשוטר אמור להיות המגן,

אז גם הילד אחרי זה נפגע. כשאני הגעתי לשמעון הצדיק נכנסתי לבית דירות, זה העין שלו חבושה, זרקו עליו בלוק, זה היד שלו נשרפה, זרקו עליו בקט"ב, זאת הילדים שלה הצליחו לברוח מלינץ', ואין משטרה. ולא בגלל שאין להם כוח, יש להם כוח. אם קובי שבתאי רוצה ונותן את ההוראה הנכונה ואני לא מאשים רק אותו,

אבל לא רק הוא אשם זה עניין של מדיניות, והמדיניות חייבת להשתנות.

העניין של הנשק הבלתי חוקי. שמענו ממך, אדוני השר, איך לעתיד יצמצמו את כלי הנשק החוקיים.

כלי נשק שבזכותם ניצלנו לא פעם מפיגועים, כי לא בכל מקום אפשר לשים שוטר, וברוך השם שיש אדם בן 52 שנמצא שם כדי לשלוף את הנשק כשיש מחבל. אבל אני שואל אותך, לעומת זה, אילו פעולות אתם עושים כדי לאסוף את כלי הנשק הלא חוקיים? שמענו, פרסתם מודעה, תבואו, תמסרו את הנשק, הגיעו שלושה-ארבעה אנשים. אבל בוא נגיד את האמת, אתם מפחדים להיכנס לאום אל-פאחם ואתם מפחדים להיכנס לכל מיני יישובים בכפרים הערביים ואתם מפחדים להיכנס לרהט. אתם גיבורים, כן, ביצהר. ביצהר עם מישהו חס ושלום, וחמור מאוד, זורק אבן ומרים יד, אתם משתלטים על ישיבה ותופסים את המקומות. בחברון, במאה שערים, אתם חזקים, משטרה. שלטון חוק. אבל באום אל-פאחם אפס, וזה במשמרת שלך. חבר הכנסת איתמר בן גביר, תודה רבה. חבר הכנסת אמיר אוחנה, השר לשעבר לביטחון פנים,

תודה רבה שהצטרפת לדיון. תודה לך, גברתי היושבת-ראש. אני רוצה לברך אותך על הקמת הוועדה ועל תפקידך כיושבת-ראש הוועדה. יש ויכוח לגיטימי בין האופוזיציה לקואליציה סביב החלוקה לוועדות וכו', אבל זה לא מונע ממני לברך על עצם הקמת הוועדה, וראוי שנושאים כבדים, משמעותיים ומרכזיים כמו הנושאים שתחת טיפולו של משרד הבט"פ אכן יידונו בוועדה נפרדת לשם כך. אני מבטיח לך, גברתי, שגם כך ידי הוועדה תהיינה מלאות. אני רוצה להתייחס לארבעה נושאים מתוך הדברים שלך,

ואני כמובן מאחל לך הצלחה רבה בתפקידך. הנושא הראשון הוא המוכנות לפעם הבאה שניתקל באירועים בסדר גודל של אירועי שומר החומות בזירת הפנים. אין חולק, לדעתי, שהיקף האירועים ועוצמתם ועיקר העובדה שלקח למדינת ישראל על זרועותיה, בעיקר משטרת ישראל כמובן, זמן להשתלט על האירועים, זמן שגבה מאתנו מחיר כבד, היו כאלה שחייבים להפיק מהם לקחים. השר לבט"פ מדי יום חמישי מקיים הערכת מצב של כל גופי הארגון, זאת מסורת ארוכת שנים, ובהערכת המצב הלפני אחרונה שלי בתפקיד הוריתי להקים צוות שיכלול גם את משטרת ישראל, גם את המל"ל,

וגם את הבט"פ כמובן, שמטרתו היערכות למקרים הבאים. איך אנחנו מגיעים מוכנים יותר, מגיעים טוב יותר לאירועים הבאים, כי אני חושב שאין שום סיבה להניח שהם לא יקרו. אני לא יודע להגיד מתי, אני מקווה שלא יקרו לעולם, אבל אין סיבה טובה להניח שזה לא יקרה. לצערי כשאמרתי זאת באחד הראיונות התקבלה תגובה די תמוהה ממשרד הבט"פ שלא היו דברים מעולם. אז אני נמצא כאן, בוודאי שהוריתי על הקמת הצוות, ואפילו בהערכת המצב האחרונה שלי בתפקיד נאמר לי שכבר הצוות התכנס לפגישה ראשונה. אני כבר לא מחליט, אבל אני מציע בחום לך, אדוני השר, לעמוד על כך שצוות כזה יתכנס עם כל הגופים שאמרתי ואולי אפילו גופים נוספים כדי להיות ערוכים טוב יותר לפעם הבאה, שהלוואי שלא תגיע, אבל כאמור איננו יודעים אם תגיע או לא. דבר שני, שמחתי לשמוע את המדיניות שלך, שבחלק גדול מהמקרים גם דומה לשמונה הנקודות שאני פרסמתי צמצום הרגולציה והבירוקרטיה, מאבק בפשיעה בחברה הערבית, שזה בהחלט הנושא המרכזי שיעמוד לפתחה של משטרת ישראל. אתה אמרת לשנה וחצי הקרובות והתכוונת של היעדים ל-2022-2021, אבל לדעתי גם בשנים הקרובות ולא בשנה הקרובה. דיברת והזכרת את נושא הסד"ח, ובצדק הזכרת את התהליך שאנחנו מחוללים להעביר את כל נושא חברות השמירה ממשרד המשפטים למשרד הבט"פ. יש לכך תועלות רבות שאולי פעם נייחד דיון לעניין הזה ונדון בו כאן. אבל דבר אחד לא הזכרת, וחשוב שתדע, אין בחוק העונשין סעיף שעוסק בסד"ח,

יש שני סעיפים שעוסקים בסחיטה בכוח ובסחיטה באיומים, אלה סעיפים 427 ו-428, ואחד הדברים זה אכן כפי שאמרת תחת המשפטים, אבל אחד הדברים שהתחלנו כבר וקיימנו כמה ישיבות בנושא הזה הוא להכין סעיף שיכלול גם ענישה מחמירה, אולי אפילו ענישת מינימום של סד"ח, כי לא לך, וגם לא לי כשהייתי שר בט"פ, אין נתונים אמיתיים על היקף תופעת הסד"ח. היו מקומות שהגעתי אליהם ואמרו לי: יש עלייה בכתבי האישום על סד"ח. אז ביקשתי לראות פירוט, ביקשתי לראות את המקרים עצמם, וגיליתי שבחלק מהמקרים זה בכלל לא סד"ח.

אבל לא סחיטת דמי חסות, שזאת התופעה שגם חברת הכנסת סטרוק הזכירה כפרוטקשן. על זה אנחנו מדברים. אז צריך להיות סעיף ייחודי בחוק העונשין לדבר הזה וכדאי לדחוף ולקדם את הנושא. אני התחלתי את זה, אני בטוח שאתה מסכים שצריך גם להמשיך עם זה. חשוב לי לומר, לצד הרחבת מעגל נושאי הנשק, שהוא בעיני תהליך מבורך כי אנחנו רואים באזרחים שומרי חוק מכפיל כוח בידי רשויות הביטחון, השר בר לב, שגם בעולם שבו תהיה משטרה מושלמת, ולצערי אנחנו לא בעולם כזה, אבל גם בעולם שבו משטרה מגיעה לכל אירוע תוך שתי הדקות, שתי הדקות האלה עלולות להיות והן במקרים רבים ההבדל שבין חיים למוות, ולכן יהיה הכרח שאזרחים יוכלו להגן על עצמם. כאשר אנחנו מדברים על אזרחים מיומנים שאין להם עבר פלילי ואין שום סיבה להניח שהם מהווים איום על החברה,

עלולים לסכל איום על החברה, אני מברך על התופעה הזאת. אבל חשוב שתדע שלצד הרחבת המעגל באמצעות תבחינים, דיברת על רובאי 07, יש גם תבחין חקלאי, תבחין מורי דרך שנכנס, לצד זה הגברנו גם את תדירות ואת כמות האימונים.

אנחנו כן מסכימים שאזרח נושא נשק צריך להיות מיומן, אפילו מיומן יותר ממה שהיה בעבר, אבל זה לא אומר לצמצם את מעגל נושאי הנשק. כן להגביר את האימונים,

אני חושב שזה נכון. תמיד תמכתי בזה. הדבר האחרון, לא ראיתי ביעדים, ואולי כדאי לחשוב להכניס את זה, את אחד היעדים המרכזיים שמשטרת ישראל עוסקת בהם, וזה הגברת האכיפה בכבישים, עבירות התעבורה. האמת שזה מופיע. זה כאן. מה שראית זה בריונות בכביש. זה דבר אחד, וזו בהחלט תופעה שראוי להילחם בה, אבל היא לא המחולל של תאונות הדרכים. תאונות הדרכים,

גבו מאתנו מחיר בנפש של הרוגים יותר מבכל מלחמות ישראל. אפרופו זה יש גם יעד כמותי להורדת האחוז. לדעתי המפכ"ל יתייחס לזה. כדאי להכניס את זה כאחד מהיעדים המרכזיים של משרד הבט"פ. לא נכנסתי לכל המדדים הכמותיים, אבל זו הערה נכונה כמובן, והיא קיימת בהגדרת יעדים כמותיים לצמצום בתאונות הקטלניות.

בכך אסיים את דבריי, ואני כמובן מחכה לשמוע את ראשי הארגונים. תודה רבה, חבר הכנסת אוחנה. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. אם אתם יכולים לקצר כדי שנוכל לשמוע התייחסויות של השר. דווקא כשזה הגיע אלי, הערבי היחיד פה, אז את מבקשת לקצר. אני מזכיר שבוועדת חוקה, אדוני השר, יש דיון חשוב מאוד בנושא השוויון. אז אני לא מבקש העדפה מתקנת, אני מבקש שוויון. גם בחובות או רק בזכויות? אם שוויון אז עד הסוף. אתה מוזמן לוועדת חוקה ואז ננהל את הדיון הזה. את הדיון בוועדת חוקה הקואליציה אמורה לבטל,

אני קצת עסוקה כרגע. אני מברך אותך, מירב חברתי, על הוועדה החשובה ועל הדיון החשוב הזה. התחלת בנושא חשוב מאוד, ויש סקירה של השר, שאנחנו מאחלים לו כמובן בהצלחה. נפגשנו כבר פעם אחת, יהיו לנו עוד פגישות, וחשוב לנו מאוד שתצליחו. אבל בינתיים התוצאות, אדוני השר וכבוד המפכ"ל, הן תוצאות עגומות ביותר. אם אנחנו מדברים על תוצאות ועל מספרים, אנחנו כבר סופרים 83 הרוגים מתחילת השנה, ביניהן 12 נשים שהאחרונה בהן היא הנרצחת רים אברהים מסאג'ור. אם המצב שהגענו אליו שיורים על ביתו של האחראי על יחידת סייף, ניצב ג'מאל חכרוש, זה אומר דרשני. אנחנו לא רואים שיש הרתעה, לא רואים שיש פענוח, לא רואים שגורמי הפשיעה והפשיעה המאורגנת בחברה הערבית נרתעים מהמשטרה. נהפוך הוא, אם הם כבר רצחו יועץ של שרה, אם הם כבר יורים על ניצב חכרוש, אם כבר עשרות ראשי רשויות מאוימים, וחלקם בדרגת איום גבוהה ביותר, אם אנחנו רואים מאות אלפי כלי נשק בחברה הערבית, אז כל הזמן מדברים על עוד תוכנית ועוד תוכנית. אני אומר שלמשטרה יש כל היכולות והיא הוכיחה את עצמה. לא צריך לתת ציון למשטרה. כשהיא רוצה, היא יודעת, והיא הוכיחה את זה בחיסולם של ארגוני הפשיעה בתל אביב, בנהריה, בנתניה. אבל אלה כבר עברו וחלקם כבר משתפים פעולה עם ארגוני פשיעה בחברה הערבית שאתם יודעים, אדוני המפכ"ל, את ארגוני הפשע האלה ואתם פרסמתם אפילו עץ עם שמות של הארגונים האלה. מה אתם עושים עם זה? אז כל הזמן אומרים לנו: אנחנו מטפלים, אבל בינתיים אנחנו מדממים. בינתיים אנחנו מכתתים את רגלינו בין הלוויה אחת להלוויה שנייה. אני הייתי בלוד, אדוני השר, בהלוויה של אנאס אלוחואח, תלמיד מצטיין שרק עכשיו סיים כיתה י"ב. מה אני אגיד לאבא שלו? רצחו אותו באור יום בלוד, במרכז הארץ. אז המשטרה לא יודעת? לא יכולה? לא מסוגלת? אנחנו לא מקבלים את זה. אנחנו כן מקבלים את מה שפורסם, שלארגוני הפשיעה האלה יש חסינות. בכל כפר אתה יודע מי האנשים שסוחרים באמל"ח, מי בפרוטקשן, מי בשוק האפור. אומרים כל הזמן: שתפו איתנו פעולה. מה זה לשתף פעולה? כשאתם מביאים חוקים להחמרת עונשים אנחנו תומכים. אבל אני אומר, אדוני השר, הדיסקט צריך להשתנות. מאז שקבעה ועדת אור שהמשטרה מתייחסת לאזרחים הערבים במדינה כאל אויב, אנחנו מרגישים שזה לא השתנה. אבל מניפים דגלי פלסטין. אי אפשר להניף דגלי אויב ואז לומר. אז אל תניף דגל אויב. מה הבעיה בדגל פלסטין?

הבעיה בדגל פלסטין? זה דגל של אש"ף. זה הדגל של העם הפלסטיני. אדוני השר, נפגשנו ושמענו ויש כוונות טובות, אבל אנחנו רוצים לראות את התוצאות בשטח. אדוני, אתה כבר אחרי הזמן. יש עוד דיון בנושא של המגזר הערבי.

לשב"ס. דקה אחת. בנושא הכבאות אמרנו כל הכבוד, יש עשייה מבורכת במגזר הערבי. רק לפני שבוע חנכנו תחנה בעיר שלי, עראבה. הנציב היה, כל הכבוד, אנחנו ממשיכים לשתף פעולה. בנושא השב"ס אני מזהיר פה, קטי. הענישה הקולקטיבית על מחדל שלכם בבריחת האסירים, אתם מענישים 4,500 אסירים, וזה יצית את כל בתי הכלא.

לאיים, להפחיד את השב"ס. אתם מאיימים ואתם נכנעים להם. מה אתה מאיים? אתה מאיים על נציבת שב"ס. הנקודה שלך ברורה. מה זה קשור לאיום? אוסאמה, אני אקרא אותך לסדר, וגם את איתמר בן גביר. די, סיימתי עם שניכם. הוא מפריע לי. חבר הכנסת פינדרוס, אדוני, הזמן שלך, בבקשה. אחרון הדוברים.

מדגים למה אסור שתומכי טרור ישבו בכנסת. תפסיק עם כל העניין הזה, תומכי טרור. אתה איימת עכשיו על נציבת שב"ס. מה אמרת? חבר הכנסת איתמר בן גביר, סיימת. דיברתי על ענישה קולקטיבית. אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. חבר הכנסת פינדרוס, הזמן שלך, תודה. גברתי היושבת-ראש,

כמו חבריי, מברך על הקמת הוועדה. במקום הברכות תעזרו לי פשוט. סבבה עם הברכות, אבל בואו נתקדם. אני לא בטוח שההפרדה הייתה צריכה להיות, יכול להיות שהוועדה הייתה צריכה להישאר בוועדת הפנים. כבר התקדמנו. אני גם מברך את השר על המצגת. אני נפגש עם משטרה בערך פעמיים-שלוש ביום. מתחכך עם שוטרים פעמיים-שלוש ביום. בבוקר בצאתי, בערב בחזרתי. כל זמן שאני לא בכנסת אני חי משטרה. קראתי את החזון, החזון הוא: נעשה לחיזוק אמון הציבור במשטרה, תוך שמירה על זכויות הפרט, על כבודו ועל חירותו. הלכתי לחפש בתוכניות לדוגמה האופרטיביות

חייב לומר שהיה חסר לי, כשאתם כותבים האזרח תחילה.

זו מדיניות, אלה לא הנחיות אופרטיביות. אמרתי איפה זה יורד להנחיות אופרטיביות, בכיווני פעולה. רצתי לכיווני פעולה, לא רצתי למדיניות. שיפור השירות, כותרת יפה, הנגשת שירותי המשטרה. אני לא חושב שזו הבעיה של חיזוק האזרח תחילה. והעוצמה האנושית תביא את המשטרה למקצועיות השוטר. אני רוצה לדבר על שני חלקים. כמו שאתה הגדרת במצגת שלך,

המשטרה עוסקת בשני דברים, בשירות לאזרח וגם באיומי טרור. אלה בעצם שני תפקידים. כיוון שאני תושב העיר העתיקה ואני נמצא שם ורואה את התנהלות המשטרה היום-יומית, לא יכול להתלונן על חוסר בכוח אדם במשטרה, יש עודף. אני מציע לקחת 100 או 200 שוטרים ממרחב דוד ולהעביר לתל אביב או ללוד, אולי זה יעזור להם. דרך אגב, אני לא הופתעתי מהאירועים שהיו בלוד. שבועיים קודם היה כינוס של יהדות התורה עם ראש הממשלה ואמרתי שם בקול: אדוני ראש הממשלה, בעוד שבועיים הולכת להיות אינתיפאדה בכל הארץ, אני רואה את זה מגג ביתי. זה בנושא הטרור. בנושא האזרח תחילה, בתפיסת השירות של המשטרה. אני חושב, אדוני השר, זה לא משהו במשמרת שלך. נמצא כאן השר הקודם, והיו לי ויכוחים גדולים עם השר הקודם גם בהיותי בקואליציה. אני חושב שצריך לשנות דיסקט עם המשטרה בשנת 2021 במדינת ישראל מהשורש. זה לא משהו קוסמטי. גם בנושא השירות וגם בנושא המלחמה בטרור. גם בנושא המגע בין השוטר לאזרח וגם בנושא המלחמה בטרור. כששבועיים קודם בשמעון הצדיק המשטרה לא הסכימה להתערב - - - בשיח' ג'ראח. שמעון הצדיק. זה היה לפני שאתם בכלל ידעתם מה זה פלסטין. אני גדלתי שם, נולדתי שם, אל תספר לי איך קוראים למקום. שבועיים קודם המשטרה נמנעת מלהתערב בסיפור הזה. המשטרה נמנעת מהצקות קטנות באזור הר הבית שאני רואה מגג ביתי. האינתיפאדה הייתה רשומה ככתובת על הקיר. במשך 40 שנה אני נמצא בעיר העתיקה, אני מכיר את זה. תמיד שבועיים אחר כך פורצת אינתיפאדה. אינתיפאדת הסכינים והמספריים בירושלים פרצה אחרי שעמדו הנשים האלה איך קוראים להן? מוראביטון ומוראביטן.

הן עמדו וצעקו, והיה ברור שהולכת להיות אינתיפאדה לכולם. פניתי אז לשר דאז אהרונוביץ, פניתי אז לאיווט ליברמן שיאכוף קצת את סמכותו על אהרונוביץ, ובאמת אחרי כמה חודשים פרצה אינתיפאדה. פתאום המשטרה לא יודעת איך להתמודד ואי אפשר להעמיד שוטר בכל פינה. הדברים הם ברורים, ידועים מראש, יש ריטואל קבוע שכולנו יודעים איך הוא נולד. מה שקורה הוא שהמשטרה לא משנה דיסקט. בנושא השירות לאזרח, צריך לעשות תודעת שירות במשטרה, משהו במהות של ההתנהלות הזאת. התדמית לא באה מתקשורת, היא באה מאזרחים שמתחככים יום-יום עם המשטרה. ואני אומר לך את זה כמי שמתחכך עם שוטרים יום-יום במשך הרבה מאוד שנים, כמעט 40 שנה, מאז היותי ילד בגיל 10. צריך משהו ב-DNA. זה לא קשור למפכ"ל פלוני או לשר פלוני. צריך לשנות משהו בתודעת השירות. ומכיוון שהזמן קצר, אני עוד ארחיב על זה אבל לא עכשיו.

תודה רבה, חבר הכנסת פינדרוס. אדוני השר, קודם כל תודה רבה על הסקירה. כעת התייחסות שלך להערות של חברי הכנסת, בבקשה. תודה רבה. תודה שוב לך, היושבת-ראש, על הקמת הוועדה. אני מתרשם מההערות ומהדעות של חברי הכנסת שתהיה לנו עבודה משותפת פורייה, אני מוכרח לומר לכם. אני גם מסכים לרוב ההערות שהוערו כאן. חלק מההערות ומההארות שניתנו כאן אני גם לוקח לתשומת לבי, וגם אני אישית למדתי. יהיו כמה נושאים שאני אקדם ואכנס יותר לעומק בעקבות הדברים שלכם, ואני מודה לכם על כך. מעבר לזה, חלק מהשאלות היותר ספציפיות היו באמת יותר לראשי הארגונים, אם זה למפכ"ל המשטרה או לכב"ה או לשב"ס. הם יהיו מיד אחריי וזה יהיה המקום הנכון לשאול אותם שאלות יותר ספציפיות ואופרטיביות. תודה רבה. זה לא עניין של מדיניות, כל הדברים האלה? אתה בתור מי שעומד בראש המערכת לא צריך,

לשנות את התנאים של המחבלים ולהפסיק את הקייטנה? זה רק נציבת שב"ס? היא לא צריכה גב שלך? הצגתי את המדיניות בצורה ברורה, והמדיניות הזאת תיושם ותתקיים. כפי שאמרתי, ייקבעו מדדים ברורים לכל אחד מהנושאים, ואנחנו נבדוק את עצמנו לאורך השנה שאנחנו עומדים ביעדים שהצבנו לעצמנו. אני משוכנע שניפגש כאן הרבה מאוד, בעיקר בנושאי חקיקה שחשוב מאוד לעסוק בהם, להרחיב, לחדש. זה כלי נוסף שהוועדה הזאת תוכל באמת לסייע באותם מאבקים שאנחנו כולנו רוצים להיאבק ולהצליח בהם.

תודה רבה, אדוני השר. גם אני כתבתי חלק מהדברים שאמרתם ויהיו כאן דיוני המשך. כמעט רוב הדברים כאן הם דברים שגם כך היו על סדר היום של הוועדה. אנחנו עוברים כעת לסקירה של נציב כבאות והצלה לישראל, רב טפסר דדי שמחי. אני רוצה לפני הכול, ברשותך כבוד השר, להגיד תודה לכבאות בחולון על האירוע ההירואי אתמול, גם ליוני שניהל שם את האירוע. אשמח אם תגיד על זה מילה. בזכות הערנות נמנע אסון גדול במדינת ישראל. אז לפני הכול היה חשוב לי גם בנוכחות שלך להגיד להם תודה על זה. נתחיל עם דדי שמחי, ולאחר מכן מפכ"ל המשטרה ולאחר מכן הנציבה. חברי הכנסת, יהיה לכם כמובן זמן לשאלות שלכם לראשי הארגונים. גברתי היושבת-ראש, גם אני שמח על הקמת הוועדה.

ואם תרצו אחר כך תשאלו שאלות. אתם מכירים את

הייתה רפורמה גדולה ב-2012, ובעצם הכבאות הפכה לגוף ארצי. רוב הדברים תוקנו. דבר אחד עיקרי לא תוקן, נציג לכם אותו בהמשך. זה האיום של הכבאות. גם שירותי כיבוי וגם הצלה וגם חומרים מסוכנים, כדי לצמצם את הנזק ולהציל חיים. אתם רואים את התפקידים שלנו בחוק, גם כיבוי דליקות, גם מניעה וגם הצלה וכל תפקיד אחר שיוטל עלינו. זה החזון שלנו, להיות ארגון לאומי מבצעי, איכותי ומתקדם. אפרופו אחת השאלות ששאלו, זה ארגון שפועל למניעת סכנות אש ומקדם סביבה בטוחה ומוביל את הכנת האוכלוסייה. אני חושב שצריך להבין את הנקודה הזאת וצריך להתייחס לכל נושא השריפות בצורה אחרת. זה המבנה של כבאות והצלה לישראל. עשינו הרבה שינויים, גם בעזרת שני השרים הקודמים. הקמנו פה חטיבת איסוף ומודיעין בכבאות, מה שלא היה. הקמנו חטיבת תקשוב. הפרדנו את אגף הלוגיסטיקה מאגף כוח האדם. הקמנו מחלקת חקירות. אנחנו משפרים את אגף ההגנה מאש. כל מה שקשור לנושא רגולציה כדי לממש יעדים של טיוב נושא הרגולציה. יש לנו 128 תחנות כיבוי שפרוסות בכל הארץ, בגדלים שונים, מתחנה ראשית שיכולה למנות 30 לוחמי אש עד תחנה קטנה שמונה שלושה או אפילו שניים. בנוסף יש לנו עוד 80 תחנות כיבוי של מתנדבים בכל רחבי הארץ. לדוגמה, רק ביהודה ושומרון יש לנו 30 תחנות כאלה. יש לנו תחנות כאלה בעוטף עזה ובדגש על יישובי הפריפריה. התכנון שלנו הוא להוסיף עוד 22 תחנות עד 2025. כמובן שהדבר הוא תלוי תקציב, גם תקציב לבינוי התחנות וגם תקציב לכוח אדם וציוד בהיבט הזה. אילו האתגרים המרכזיים שאיתם אנחנו מתמודדים. האחד זה נושא התווך התת-קרקעי. מדינת ישראל מתמנהרת. גם רכבות, גם מנהרות, גם תשתיות, גם אתרי אכסנה גדולים מאוד. זה תהליך כלל עולמי. כל נושא המידור בהיבט של כבאות הוא הרבה יותר מורכב, גם בהיבטים של הצפה וגם בהיבטים של אש ועשן, ואנחנו מתמודדים עם הדברים האלה. מתוך 128 התחנות, כמה יש ביישובים הערביים? יש 13 תחנות ביישובים ערביים, ואנחנו מתכוונים לבנות עוד, אתה מכיר. כמה יש בהתיישבות? בערך 12, ועוד 30 מתנדבים. לנו ככבאות והצלה לישראל יש אתגר ייחודי רק לנו בכל העולם, שזה איום הרקטות והטילים. כשאני נפגש עם המקבילים שלי בעולם, אז כולנו מתמודדים עם אותן דילמות ואותם אתגרים של התחממות גלובלית והצפות וכו', אבל לנו יש גם נושא הטילים, שזה ייחודי למדינת ישראל. האתגר הבא הוא אסונות טבע, רבי קומות. אני מסתכלת על השקף. איפה הבלונים? תמשיך. שריפות ענק. לצערי רק בשלוש השנים האחרונות הקמנו מחלקת מחקר ופיתוח בכבאות, ואנחנו מנסים עכשיו לכפר על פערים של עשרות שנים בנושא טכנולוגיות. אנחנו מתקדמים לא רע. אנחנו מקדמים את נושא ההסברה והדרכת האוכלוסייה וכל מה שקשור לאימונים וכשירות. עד לא מזמן בכבאות האימונים והכשירות לא הייתה חובה. אנחנו לאט לאט הופכים את זה לחובה כדי לשמור על כושר. הכבאות מטפלת בסדר גודל של כמעט 100,000 אירועים בשנה, מתוכם כ-60% זה שריפות, השאר זה מה שאתם רואים פה, גם חומרים מסוכנים וגם כמעט 30% אירועי חילוץ. דרך אגב, המשמעות היא שבגלל המספרים האלה אנחנו גם מתאימים את הפלטפורמות שלנו לכל הנושאים הרלוונטיים. זה שקף שאתם תאהבו, כל אחד מהכיוון שלנו. אלה הסיבות העיקריות לפרוץ השריפות. 40% זה הגורם האנושי.

כשאני מדבר על הגורם האנושי, אני מדבר על כל המנעד, מפזיזות וחוסר תשומת לב ועד הצתה בזדון, שאת המניע לא אני קובע אלא המפכ"ל קובע.

יש גם הרבה כשלים חשמליים, 30% כשלים חשמליים, גם כשלים בקווי הולכה, גם כשלים במכשירי חשמל, ולכן צריך ללמוד את כל הנושא הזה ולטפח תרבות בהיבט הזה. זה אחד השקפים הכי חשובים במצגת, בטוח לכם כמחוקקים, וזה היקף הנזק. במדינת ישראל נספים באופן ישיר כתוצאה משריפות כ-20 אנשים בשנה. כל אדם הוא עולם ומלואו, אבל כשאני משווה את זה לתאונות דרכים המספר הוא לא גבוה.

צריך להיות הוגנים ולומר שמדינת ישראל נמצאת בין המקומות הראשונים בעולם לחיוב במספר ההרוגים למיליון איש. אבל אם אתה רואה את היקף הנזק ואת פוטנציאל הנזק, אתם רואים מה קורה גם בארץ וגם בעולם, אז באסון הכרמל נהרגו 44 מתקלה אחת קטנה, ב-2016 נשרפו 600 בתים כליל באזור הצפון ונפגעו עוד 1,000. ב-2019 ב-20 דקות נמחק היישוב מבוא מודיעין ונשרף באופן מלא. נזקים כאלה לא גרם שום חיל אוויר ערבי למדינת ישראל, אלא זו תוצאה של שריפות וסופות אש, וצריך להבין את הדבר הזה. רק לפני חודש, בשריפה הגדולה באזור רמת רזיאל ובית מאיר, הצלחנו להציל ולמנוע נזק גדול מאוד. המשמעות היא שאם לא נבין שכבאות והצלה לישראל, כמו שהשר כתב באחד היעדים שלו, זה חלק בלתי נפרד מהחוסן והביטחון הלאומי של מדינת ישראל, מצבנו יהיה רע ומר. אנחנו רואים גם מה קורה בעולם, מה היה עכשיו בשריפות האחרונות ביוון ובטורקיה ובקליפורניה. צריך לשנות פה את הדיסקט. יש תחקיר לשריפה הגדולה? בוודאי. אני רוצה שאחר כך הוא יתייחס למה ששאלתם. ואם לא ניערך למפרע ולא נתכונן, יהיו פה אסונות. כי שריפת ענק בדרך כלל בסוף מגיעה לממדים של אסון טבע. יהיו פה אסונות טבע, ואם לא תשתנה הגישה לכבאות והצלה לישראל בהיבט הזה, אני אומר לכם כנציב הכבאות אחרי 4.5 בתפקיד, הנושא הוא נושא מאוד בעייתי. מה זה אומר מבחינתך לשנות דיסקט? מה אתה צריך?

הכנתי שקף קלאסי.

זאת עוצמת המערך. בסוף כבאות והצלה לישראל צריכה למנות 3,336 לוחמי אש.

אחרי 2012 התכנון עשה עבודה וקבע שצריכים להיות במדינת ישראל 9,000 כבאים. אני תיקפתי את העבודה, הצגתי לשני שרים, ואני עומד על זה שבמדינת ישראל צריכים להיות 3,300 כבאים, אבל בנוסף צריכים עוד להיות 1,000 כבאים בסדיר, וכבאות והצלה ישראל צריכה לקבל גיוס חובה. אין שום מניעה מהדבר הזה וצריך לגייס פה חיילים וצריך פה לתקן את החוק כדי שנוכל לקבל חיילים בסדיר ולמסד את נושא המתנדבים. זה התקציב. התקציב מאפשר לנו לפעול כמו שאנחנו פועלים. אני חושב שצריך להגדיל את התקציב, והרבה, אבל את זה אני משאיר פה לידידי בקצה השולחן. אלה כיווני המחקר והפיתוח שלנו. אנחנו רוצים לקדם את כל מה שקשור למחשוב כדי לשמור על בטיחות הכבאים. מכניסים רחפנים. אנחנו נכנסים עכשיו, בדיליי של כמעט 17 שנים, לכל מה שקשור לכיבוי אוטונומי שרץ היום גם בצבא וגם במשטרה, כל מה שקשור לחומרי כיבוי מתקדמים. אנחנו משתמשים בהם לא רק במים לכיבוי, אלא בתוספים למים. אנחנו נכנסים לכל נושא הלוויינות יחד עם צה"ל כדי לנסות לאתר שריפות מהלוויין באופן קבוע ולהגיע הרבה יותר מהר לכל הנקודות. אני רוצה להציג לכם את השינוי הדרמטי שנעשה בכבאות והצלה בכל מה שקשור לכשירות ואימונים. אם ב-2018 היו כמעט 1,900 מתאמנים, היום במכללה הלאומית לכבאות והצלה עוברים כ-10,000 איש בשנה. זה שינוי דרמטי. הכבאות הופכת לגוף מבצעי מתקדם, כיאה לארגון כיבוי לאומי. זה נושא טיוב הרגולציה. אני רוצה לומר לכם פה גם לגבי חוק ההסדרים שקבע כל מיני קביעות לגבי הרגולציה בכבאות, הכבאות עשתה מהפכה בנושא הרגולציה בשנים האחרונות. אתם רואים שרק בין 2018 ל-2020 צמצמנו רגולציה כמעט בארבעה מיליארד שקלים במשק הישראלי. כשמדברים על רגולציה וכו', אני מציע לא לזרוק את התינוק עם המים אלא להסתכל בדיוק איפה הן הבעיות. עשינו פה מסלולי תצהיר. תן דוגמה מה זה מסלול תצהיר, שחברי הכנסת יבינו, כי זה חשוב מאוד.

יש היום כמעט 150,000 עסקים שאם בעבר כדי לפתוח עסק הם היו צריכים שכבאי או מפקח יבוא ויבדוק וייתן אישור, היום הם מצהירים. אם לדוגמה אתה רוצה לפתוח מספרה, אתה חייב מטף, אם אתה מצהיר ששמת מטף אתה בכלל לא צריך אותנו. יש 150,000 עסקים כאלה בכל המדינה. לפני הרפורמה הזאת היה צריך לבוא כל פעם נציג של הכבאות כדי לתת את האישור. הוא גם היה גובה אגרה. הקמנו מוקד שירות לאזרח בכרמיאל. אני חושב שאנחנו במקום אחר לחלוטין. העניין הוא שלעשות מהפכה ותוצאותיה לא רואים אחרי שנה, אלא רואים אחרי יותר זמן. גם בשיחות שלי עם התאחדות הקבלנים ובתי המלון וכולם רואים את השינויים. אני רוצה לגעת בפערים המרכזיים לפתחה של הוועדה הזאת.

אנחנו צריכים לגייס עוד כמעט 1,200 לוחמי אש. היום אנחנו מונים כמעט 2,100 לוחמי אש. המשמעות היא שבכל נקודת זמן יש כ-600 לוחמים במשמרת, כי בכבאות עובדים 24/48. כלומר, כל מספר צריך להתחלק לשלוש. צריך לגייס עוד 1,200 לוחמי אש. לצערי בכבאות אין גיוס קבוע, כלומר אין מחזורי גיוס, אלא כל פעם אני צריך לכתת את רגליי כדי לקבל אישורים, ופה לגייס 100 ופה 150. 150-100 חיילים זה כל מה שיש במערך הכבאות? אין לי בכלל חיילים סדירים. יש לי שירות לאומי ושירות אזרחי שעושים עבודה מדהימה. אני לא יודע אם אתם יודעים, חברי הכנסת היקרים, אבל כבאות והצלה לישראל לא מוגדרת כגוף ביטחוני. בכבאות והצלה יש ועד, יש שביתות, יש הפגנות. עכשיו כבר לא, אבל היו. בכבאות והצלה אין אישור על פי חוק לגייס חיילים בסדיר, כי אני לא מוגדר כגוף ביטחוני ואז אני לא יכול לקבל חלק מהדבר הזה. אז אני צריך שבכבאות והצלה ישראל יהיה גיוס קבוע על פי מחזורים כדי להגיע בסוף ל-3,300 לוחמי אש, וזה בדמנו. זה חשוב וזה קריטי. אני חושב שצריך לאשר לכבאות, במקביל לעבודה מדהימה יושב פה גם חבר הכנסת אוסאמה, אנחנו עושים שירות אזרחי. גייסנו 60 חבר'ה מהחברה הערבית שעשו קורס של ארבעה שבועות בכבאות, מקביל פחות או יותר לטירונות. היה מאלף, והם היום תומכי לחימה והם מרוצים. בעזרת השם, אינשאללה, אחרי שהם יסיימו את השנתיים, הם גם יבואו להיות לוחמי אש מן המניין. אני חושב שצריך להגדיר את הכבאות כגוף ביטחוני וצריך לאסור שביתה בכבאות. פעם היה אסור לומר את זה, ואם הייתי אומר את זה היו מיד מפגינים לי מול הבית. אני כבר במקום אחר ואני אומר את זה כאן קבל עם ועדה, כולל בשידור חי. אסור לשבות בכבאות. זה אירוע הזוי, זה אירוע מטורף, זה אירוע בלתי נתפס.

כשיקרה אירוע ויישרף מי שיישרף, כולם יגידו מי אמר ולמה אמר. אז אני אומר פה, צריך לטפל בזה. זה יעשה טוב לאזרחי ישראל, זה יעשה טוב לכבאות והצלה לישראל וזה יעשה טוב מאוד ללוחמי האש במדינת ישראל. צריך לאשר לכבאות באופן קבוע תוכנית רב-שנתית ולא לעבוד כל שנה, כי כשאתה מדבר בכאלה מושגים של ארגונים ולרכוש פלטפורמות של כיבוי וכבאיות, אתה חייב שיהיה לך תר"ש לאורך זמן, ולא כל שנה אתה צריך לריב על התקציב אם כן תקבל או לא תקבל.

לדוגמה, יש בכבאות והצלה לישראל כמעט 700 כבאיות. צי הרכב הוא מתקדם והוא מתחדש, אבל יש לי הרבה כבאיות ישנות. אני צריך שיהיה לי באופן קבוע בבסיס התקציב כסף להחליף את הכבאיות. הדבר האחרון, אני חושב שצריך לטפל בשכר לוחמי האש ובשכר עובדי היום שלנו ולהשוות אותם למשטרה ולצבא. אני חותם מעכשיו גם על כל הסכמי הגג וארגוני הגג וכל מה שנאמר פה. הפער הוא גדול מאוד. וגם לארגן שכר אחיד. אני רוצה שתדעו שהיום שני כבאים שיוצאים לכבות שריפה, אחד הוא כבאי בעפולה ואחד הוא כבאי בתל אביב, הם תאומים זהים, אחד מקבל 100 קילו שכר ואחד מקבל 150 קילו שכר. אירוע הזוי, בלתי נתפס. למה? כי זה עוד מהסכמים ישנים. כשהעבירו את הכבאות לגוף ארצי אז השאירו כל מיני הסכמי עבר. אבל היום שני כבאים הולכים לכבות שריפה, שניהם עם ותק של 20 שנה, אחד מקבל 100 קילו ואחד מקבל 200 קילו שכר. אגב, זה חייב לבוא עם העניין של השביתה. כי אם לא מטפלים בזה, אז התסכול מובן. וכמובן גיל פרישה. היום גיל הפרישה בכבאות הוא 67. יש לי לוחמי אש שמתאמצים מאוד והם בני 64, ויש לי בעלי תפקיד שהם מקבילים למ"פ בצבא שהם בני 62. זה לא עובד. צריך לשים את זה על השולחן, אנחנו כבר לא מתרגשים והפסקנו לפחד כבר לפני הרבה שנים וצריך לטפל בזה אחת ולתמיד. אני אגיד מילה ואתן לחברי הכנסת לשאול שאלות. קודם כל, תודה רבה. אני חושבת שעשית בכבאות מהפכה אמיתית. אמרתי לך את זה גם כשבאתי. ביקשתי שהסיור הראשון של הוועדה כמובן גם מי שלא חבר מוזמן יהיה במטה הכבאות הראשי. מה שדדי אמר כאן זה בערך 50%, יש עוד הרבה דברים שכדאי לשמוע. אני יכול לאשר את זה. נכון. בגלל שזה הסיור הראשון של הוועדה, אני גם אזמין את מי שרוצה. אבל אני חושבת שעשית מהפכה שצריכים ללמוד ממנה על מה שקרה בכבאות. שאלות של חברי הכנסת. חבר הכנסת אוחנה, בבקשה. אני רק רוצה להגיד שבשנים האלה, דדי, כוחות הכבאות והלוחמה באש התעצמו תחת הכהונה שלך. הבאת הרבה מאוד טכנולוגיות, הרבה מאוד חידושים, הרבה מאוד חשיבה מחוץ לקופסא. זה עוד לא הזמן לסכם, אבל תודה לך על השנים האלה. וכמובן, חשוב להגיד גם כאן, הרבה מאוד תודה לכוחות הכיבוי בחולון שמנעו אסון איום ונורא. מי שראה את התמונות של הבניין הזה קורס אם הוא לא היה מפונה, בזכות הערנות והמקצועיות של אותו קצין כיבוי, אפשר רק לדמיין איפה היינו. כל הכבוד.

בבקשה, חבר הכנסת הלוי. אני מצטרף לברכות. אני קטגורית אומר שכב"ה צריכה להיות ארגון חירומי. זו הייתה התפיסה שלי לפחות כשהייתי שם, ולכן גם חשבתי שנכון לחבר את המשטרה עם כב"ה, ואין ספק שהארגון הזה הוא ארגון חירומי. דבר שני, אני אגיד לך ברמה האישית. אני מכיר את כב"ה עוד לפני הרפורמה. אלה שני דברים שונים. זה מארגון שאגדיר אותו ארכאי אני נזהר במילותיי הכנסת את הידיים לגחלים לוהטות ונגעת בחלקים רגישים. צריך אומץ לב מנהיגותי לעשות את מה שעשית. יישר כוח. אני חושב שכך רק משביחים את הכוחות. דבר נוסף שאני רוצה להגיד, ואני שמח שנגעת בזה, עדיין צריך לעשות פישוט של הליכי רישוי. אני חושב שעדיין המערכת לא מספיק עובדת מהר. צריך למצוא איך מפשטים כדי לא להגיע למצב של בירוקרטיות יתר. אני יודע גם מה אתם עושים כשעסקים נתקעים בלי רישוי, ואני חושב שצריך לשאוף שמאה אחוז מהעסקים במדינת ישראל יהיו עסקים עם רישיונות עסקים. הפתעת אותי, זה חדש לי, שאמרת שאתם רוצים להשוות את תנאי השכר שלכם למשטרה. יכול להיות שלא הבנתי נכון. אבל אני מאחל שגם לכם וגם להם יהיו תנאים מצוינים. יש משפט שאומר חכם בשקל טיפש באלף. תן לי את הפשט. הפשט אומר שבסוף השכר בארגוני החירום הוא בסדר גמור, כשאתה מסתכל על הכול כולל הכול, ואומר לך את זה פנסיונר של ארגוני חירום.

קודם כל, אני רוצה להגיד שיש לי הערכה עצומה,

יצא לי להיות בנווה אילן בשריפה ולראות את האנשים שלך שם בשטח. אגב, גם המשטרה וגם השב"ס, גם את זה צריך להגיד. אנשים שמקריבים מעצמם 24/7. ראיתי את האנשים שלך שם ובאמת התפעלתי. עבדו מסביב לשעון, הקימו חמ"לים וזה היה מרגש. יש דבר אחד שמי אני כדי להעיר, אבל בכל זאת כדאי לקחת לתשומת הלב, וזה עניין של פיזור התחנות ופיזור הכבאיות. אתה אמרת מי אני כדי שאעיר? כן, מותר להגיד את זה. לפעמים יש ביקורת, וצריך להגיד ביקורת. אבל כשמגיע להחמיא ולשבח, אז צריך לשבח. העניין של הפיזור בקריית ארבע לדוגמה, יש לנו בכל דרום הר חברון מעט מאוד כבאיות. ואני יודע מה קורה כאשר יש כאן דליקה וכאן דליקה.

נקרא לילד בשמו, כמו שאמרת, הגורם האנושי. בוא נפשט את זה קצת יותר, יש מחבלים שמציתים את ארצנו הקדושה. קשור גם למדיניות ענישה. לצערי כשהם נתפסים, כמה חודשים במקרה הטוב והולכים הביתה. אבל יש בעיה של פיזור. ואם אני לא טועה, שמעתי שכך זה גם בנגב. כלומר, יש שטח גדול מאוד, פחות מדי כבאיות, וצריך לראות מה לעשות. אין לי ספק שצריך להוסיף יותר ויותר תקציבים ולשנות סדרי עולם, וזה התפקיד שלנו, אבל עד אז יכול להיות שצריך לחשוב על יותר הפניית כוח לפריפריה, יותר הפניה ליהודה ושומרון. כי אצלנו בקריית ארבע יש כבאית אחת על שטח עצום וגדול. זה קשה מאוד. שיקלי, בבקשה. הייתה הצגה באמת מאלפת, מרתקת, ואני גם מאוד מחזק את הדברים שאמרת בנושא של גוף ביטחוני ונושא השביתות. זה ברור שהדבר הזה הוא לא רלוונטי. אני חושב שאחת המשימות הכי דחופות שלנו ושלך,

בהקשר הזה הוא לוודא שמקדמים את הנושא הזה של הכרה כגוף ביטחוני. יש פה גם הזדמנות אדירה בנושא של גיוס. כמו שמתגייסים לצבא, כמה אנשים מתגייסים לצבא לתפקידים לא משמעותיים?

אפשר להתגייס למכבי אש, וזה גם יאפשר לאוכלוסיות שאולי צה"ל מורכב להם, כמו חרדים, ערבים, שיתגייסו למכבי אש. זה יכול להיות דבר מדהים וכך לפתור את הבעיה בכוח אדם. באשר למה שהיה בשריפה הגדולה בהרי ירושלים, אני חושב ששווה להציג לציבור מה היה, כי יש פה שתי שאלות מאוד גדולות שלא ראיתי תשובה ברורה לגביהן. האחת, מי הצית את השריפה?

איך קרה שהשריפה למחרת היום כמעט הכפילה את עצמה? איך הדבר הזה קרה מבחינה מקצועית? קודם כל, השריפה לא הכפילה את עצמה ביום השני. ביום הראשון נשרפו כ-80% וביום השני 20%. אני רוצה רק לומר לכם ששריפות ענק אי אפשר לכבות ביום אחד. אם תסתכלו מה קורה בעולם, ביוון היה שבוע שלם שריפות שכל העולם בא לעזור להם. בקליפורניה חודשיים שריפות. לשריפות ענק יש מושג מקצועי שנקרא סופת אש. 95% מהשריפות האלה הן בלתי ניתנות לכיבוי ומגיעות תמיד לקו הסיום הטבעי שלהן, או על ידי זה שהן הגיעו לגבול שטח האש, או שמזג האוויר השתנה. השריפה בכרמל, אגב, כבתה כי התחיל לרדת גשם. גם ביוון השריפה ששלחנו לשם מטוסים כבתה כי התחיל לרדת גשם. האש לא התחילה מחדש, כי השריפה התחילה מהצתה באזור בית מאיר. עוד לא נתפסו אנשים, אבל בוודאות הייתה שם הדלקה, כלומר בן-אדם עשה את זה. האש רצה, והיה מוקד אחד שכתוצאה ממנו נשרפו 8,000 דונם. בלילה בין ראשון לשני היו כמעט 300 מוקדים. אש בלתי ניתנת לכיבוי ביום אחד. דרך אגב, בשריפה האחרונה שהייתה בירושלים נשארנו שם שבוע שלם. גם אחרי שבוע יש עדיין עצים מעשנים, כולל בערה תת קרקעית של השורשים. בכל מקרה, גם בביקור אצלך ביקשתי שנעשה דיון על האירוע של ירושלים.

בבקשה. אני מבקשת לקצר, כי למפכ"ל יש לוח זמנים. לא רואים אותי? רואים אותך, רק באת אחרון.

אני במילה מצטרפת לברכות, כמובן. אבל אני שואלת מה אפשר לעשות חוץ מכיבוי שריפות. כיבוי שריפות זה מה שקורה פה, אבל מה אפשר לעשות כדי למנוע את השריפות, מה אפשר לעשות כדי להעניש את המציתים, ואנחנו יודעים שיש טרור הצתות שמונחה בצורה ברורה ומפורשת מהחמאס. מה אפשר לעשות כדי למנוע התפשטות של השריפות לא בהיבט של כיבוי, אלא בהיבט של שבילים שחוצצים בין צמחייה ומנטרלים את ההתפשטות. לא הייתה התייחסות לזה. אני מסכים איתך. אנחנו פועלים גם בנושא כיבוי וגם בנושא מניעה, ונושא המניעה מתחלק גם להסברה ויצירת תרבות בטיחות באש. חלק מהשריפות,

נגרם בגלל רשלנות מטיילים, לא רק בגלל מציתים.

בחלק מהמדינות בעולם בימי קיץ ובימי חמסין בטמפרטורה גבוהה מאוד סוגרים את היערות, אין כניסה ליערות. רק עכשיו בקליפורניה סגרו חלק גדול מהיערות כדי שלא יהיה הדבר הזה. נקודה שנייה, בשלוש השנים האחרונות הוצאתי צו נציב כל קיץ שאוסר הדלקת אש בשטחים פתוחים. דבר נוסף הוא באמת כל נושא קווי החיץ, שגם חבר הכנסת אוחנה מכיר אותו מתפקידו כשר. אתמול היה דיון של השר יחד עם קק"ל. מדובר בסדר גודל של 400 מיליון שקלים כדי לקדם את הדברים האלה. בנוסף אנחנו פועלים יחד עם המשטרה בהיבט הזה ויחד עם גורמים אחרים כדי לנסות למנוע מראש אפשרות של הצתות. אנחנו פורסים כוחות, גם תצפיות וגם פעילות מודיעינית כזאת ואחרת שעושים. הדבר האחרון, לפני כשנתיים הקמתי את הפורום הלאומי למניעת שריפות, ששותפים בו גם כבאות והצלה לישראל, גם רשות הטבע והגנים, גם קרן קיימת לישראל וגם השלטון המקומי. אנחנו עושים איגום משאבים גם בהסברה וגם במניעה. הערה אחרונה, חבר הכנסת טיבי. אחד מכם, טיבי או אוסאמה, אני חייבת לעבור למפכ"ל. אין מה לעשות, נכנסת אחרי.

אז בבקשה, דקה ודקה. אני מוחה על כל העניין הזה של ההסתה הפרועה. ההסתה נגד מזג האוויר. שקלי מצד אחד אומר, אנחנו לא יודעים מי הצית. וכבר חלק מהחברים פה, שהם רבי ההסתה, הדביקו בעניין. לא שמענו ולא נאמרה שום מילה שמדובר בהצתה, מי המצית. מה פתאום, זה הכול מהשמים. זה ברקים. יש רשלנות. יהודים שלך לא מציתים? הכול מהשמים, אוסאמה. אתה ייצגת איזה 50 מציתים, על מה אתה מדבר? כשהיית עורך דין, כל מי שהצית הלך אליך. מה ההערה לנציב? אם המצגת היא כל כך נפלאה, ואני מסכים, אז כנראה שהוא צריך להמשיך. זה גם מה שאני אמרתי לו. זאת ההערה?

אפשר להגיד משהו טוב. תמיד. אגב, כשלא היית פה חבר הכנסת בן גביר אמר שהוא מסכים עם מה שאמרת, אז בבקשה.

אמרתי שאני מסכים שוועדה זה לקבור ועדה. חוץ מזה אני לא מסכים איתו. הכול מוקלט ומצולם. בבקשה, חבר הכנסת טיבי. תודה רבה, גברתי. אני מסכים לסיפא של הדברים של אוסאמה. אנחנו ערים לפעילות של רב טפסר שמחי ואנשיו. ביקרנו אותו בחפ"ק בנווה אילן. עשיתם עבודה מצוינת, מגיע לכם כל הכבוד.

פורסם שנחקרו שלושה או ארבעה צעירים יהודים שהציתו באזור רמות בזמנו. האם מישהו יכול לעדכן את הוועדה לגבי התוצאות של החקירה, האם הוגש נגדם כתב אישום? מעצרים זה לא אני. תכף יגיע המפכ"ל, אם אתה רוצה לשאול. אני לא סתם זורק את זה, כידוע לך. אתה עושה את זה כסיפתח.

אני קורא לחבריי לא להאשים את הציבור היהודי בפעילות בגלל שלושה-ארבעה נערים יהודים.

אלף מחבלים מציתים. חמאס מפעיל אותם. זה נתון. לא להפריע לו. דבר אחרון לסיום.

החמאס הוציא קריאה לטרור הצתות, זה הכול. זה מפריע. גם מגיעה מילה טובה לנציג שלכם בחולון. כל הכבוד. הוא קיבל החלטה מצוינת, הציל עשרות משפחות. לגבי הפשיעה בחברה הערבית. בבקשה לשמור את זה למפכ"ל. אחר כך גם לא יהיה זמן.

קטי מדברת אחרי המפכ"ל.

אני רוצה להזהיר, על פי ניסיון העבר, עונש קולקטיבי - - - עכשיו גם אתה מאיים? אחרי שהוא איים גם אתה מאיים עכשיו? חבר הכנסת בן גביר, זה מפריע. תן לו לסיים. הם מאיימים על הנציבה. אני כבר הכרתי את הנציבה, היא יכולה לדבר יפה לא פחות מכם. חבר הכנסת טיבי, זה לא רלוונטי עכשיו, הכלא. תן לי לשחרר את הנציב. אני יודעת על מה אתה רוצה לדבר, כי אוסאמה דיבר על זה. אולי תדברי בשמנו? תני להשלים משפט. הוא רוצה להמשיך לאיים. אני יודעת מה הוא רוצה. אין כאן שום איום. יש מבט לאחור על ההיסטוריה ומבט לעתיד. אני מכיר את השטח. כמו משפחות פשע. ככה משפחות פשע מדברות. מה ההתייחסות שלך לנציב הכבאות? את יכולה להעיר לו על השפה הזאת? הערתי לו והוא בשקט. מה זה משפחות פשע? ככה משפחות פשע מדברות. תפסיק כבר - - - חבר הכנסת בן גביר. אני שומר עליה. אבל היא לא צריכה. אני מקווה שבעתיד היא תשמור עליך. בינתיים מי שישב בכלא זה אתה - - - ולא בכלא גלבוע. בינתיים בחדר הזה יש רק אחד שהורשע בתמיכה - - - שופט בבית משפט עליון אמר שאתה שקרן. חבר הכנסת בן גביר, אני קוראת אותך לסדר פעם שנייה. חבר הכנסת טיבי, אני קוראת

אני מודה לנציב הכבאות רב טפסר דדי שמחי על הסקירה המצוינת. הוועדה תגיע אליך לביקור, ואנחנו נתעסק גם בנושא של שביתה וכל הדברים האלה עוד יבואו לפה, וכמובן הרפורמה בכבאות בחוק ההסדרים. תודה רבה. יישר כוח. אני מזמינה בבקשה את המפכ"ל קובי שבתאי. בבקשה, בוא שב לידי. תודה רבה שהגעת, תודה רבה שהצטרפת לדיון. לא היית בהתחלה, שתדע שבירכנו גם אותך. אני לא רוצה לבזבז את הזמן היקר, ואני רוצה שתפתח בבקשה את הסקירה. אני אודה לך אם תתכנס בערך לעשר דקות. לאחר מכן שאלות של חברי הכנסת. בבקשה, אדוני. יש לכם המצגת בטבלטים.

מאחר שיש לכם המצגת, ברשותכם אני לא אתעמק בקריאת השקפים. לגבי חזון משטרת ישראל, אני רק יכול להגיד שלמשטרת ישראל יש ערך, יש כיוון, ואנחנו כאן בשביל כלל אזרחי מדינת ישראל באשר הם, וזה הכיוון וזה החזון של משטרת ישראל. לגבי סוגיית הייעוד, גם פה יש לכם הייעוד כלשונו. אני רוצה להתייחס בייעוד של משטרת ישראל ולייחד את משטרת ישראל משאר משטרות העולם. בשום מקום בעולם שוטר לא עוסק בפעילות חבלנית עוינת, לא עוסק באיום הטילים, לא עוסק בקורונה, ובמקביל לכל הדברים האלה עוסק גם בנושא של השיטור הקלאסי שלשמו הוא התגייס למשטרת ישראל. כך שרמת הוורסטיליות של השוטר, רמת הכישורים שהוא צריך לתעל היא הרבה מעבר לשיטור שרשום בייעוד מלכתחילה. מבחינת פריסה ארצית של משטרת ישראל, משטרת ישראל פרוסה על פני שבעה מחוזות. כמו שאנחנו רואים, יש 17 מרחבים, 85 תחנות משטרה. לא מופיע פה בשקף, אבל כן אתייחס למגזר הערבי. 19 תחנות יש במגזר הערבי, 15 תחנות יש בערים המעורבות. סך הכול זה יוצא 34 מתוך ה-85, שזה 40% מכלל תחנות משטרת ישראל. היד עוד נטויה, אבל אנחנו קודם כל צריכים לחזק את הקיים ואז להתקדם קדימה. בתחום יחידות נוספות שלא מופיעות על הגרף מבחינה גיאוגרפית, יש לנו להב 433, יש לנו אגף התנועה, יש אגף סייף שהוקם זה מכבר, אפרט עליו בהמשך, ויש לנו משמר הגבול שאני מקווה מאוד שנהפוך אותו למשמר לאומי. מבחינת כוח אדם, אנחנו רואים עלייה לאורך השנים בכוח האדם. בשקף הבא רואים גם את העלייה בגידול של האוכלוסייה במדינת ישראל. אני אתייחס לזה בהמשך, אבל למרות שזה נראה גידול גבוה, זה עדיין לא מספיק לתת את כל השירותים ואת כל האתגרים שמוצבים בפני משטרת ישראל בצורה המיטבית. אם אנחנו עוברים לחלוקת כוח האדם במשטרת ישראל, משטרת ישראל היא פסיפס של החברה הישראלית. יש לנו כאן מכל העדות והדתות. כמובן אנחנו כרגע במגמה להגדלה של השוטרים מהמגזר הערבי. זו מגמה שהתחילה בעבר. אנחנו ממשיכים, מחזקים אותם, וזה גם נושא תוצאות. מתחילים לראות את השינוי בנושא הזה.

גם חרדים. אנחנו עושים מאמצים כבירים בחטיבת הקהילות שהקמנו. אתייחס לזה בהמשך. אנחנו במגעים צמודים על מנת לרתום גם את הגופים החרדים ולהתגייס למשטרת ישראל. אם אנחנו רוצים להתייחס לנושא של יחס שוטר לאלף איש במדינת ישראל בהשוואה ל-OECD, אנחנו יכולים לראות שאנחנו בשליש התחתון של הסקאלה. השליש התחתון פה, כמו שאמרתי, לא משקף שום דבר מהגרף הזה מבחינת האתגרים שמוצבים בפני משטרת ישראל. נעבור לביקוש לשירותי משטרה. בגרף יש לנו קבלת קהל במש"ל, זה מה שמגיע לתחנות המשטרה, אותם אזרחים שמגיעים ופונים למש"לים שלנו, למרכזי השירות. למעלה מ-483,000 פניות כאלה. אנחנו מדברים על שנת 2020. שיחות 110 הן שירותים שמנגישים ונותנים פרטים לאזרחים. יש לנו פה למעלה משני מיליון שיחות. שיחות 100, אתם רואים את המספר, ושיחות 105. נגע בזה השר. לדעתי זה אחד הדברים היפים שקרו במשטרת ישראל. מדובר בטיפול ומתן מענה לקטינים ולאותם חסרי ישע בכל הטיפול בפדופיליה. גברתי היושבת-ראש, אני מזמין אתכם להגיע לשם כדי שחברי הוועדה יכירו את הנושא.

בסך הכול יש לנו 32,000 פניות למשטרת ישראל. יחסית ל-2019? אגיע לנתונים בהמשך מבחינת כמות האירועים. יש לנו 32,000 פניות ביממה לכלל גופי משטרת ישראל. זה לא כולל את אירועי התגובה, חקירות ועוד. אני עובר לאיומים שיש לנו. אנחנו מדברים על ביטחון הפנים. כמו שראינו וחווינו, איומי הפנים של מדינת ישראל הם לא פחות חשובים ולא פחות מסוכנים מהאיומים שיש לנו מגבולות המדינה, וצריך לתת על זה את הדעת בכובד ראש מבחינת השקעת המשאבים לכל גופי הביטחון וההצלה באשר הם. הייתה פה הסקירה של דדי וראיתם את זה לפני כן. עוד מעט לגבי השב"ס, וקל וחומר לגבי נושא משטרת ישראל וההתמודדויות שיש לנו. כשאנחנו מדברים על איום ביטחון הפנים, הנושא של הפרות הסדר בעקבות אי שוויון והשסעים שיש לנו. מה זאת אומרת אי שוויון? מה זה הפרות סדר בעקבות אי שוויון? על מה אתה מדבר? אני אתייחס. יש לי רבע שעה להציג. תרשום לך ותעיר לו. יהיה לך זמן לזה. מה זה בעקבות אי שוויון? יש לנו לא מעט אירועי הפרות סדר ביום-יום של גורמים כאלה ואחרים בחברה, שכל אחד טוען לאי שוויון מבחינתו. אז אתה כבר קבעת שזה אי שוויון? תגיד, זה חיסול חשבונות בינך לבין המפכ"ל? מה, אתה מתחנף אליו? אתה גם רוצה להיפגש איתו? אתה תשמע את הביקורת שלי. תפסיק. חבר הכנסת טיבי, מספיק. יש אי שוויון במדינה. הוא קיבל את התיאוריה - - - חבר הכנסת בן גביר, אני כבר קראתי לו. אני מעירה לשניכם בשוויון מלא במקרה הזה. אני מוחה על ההשוואה. אמרתי שיש שוויון בהערות.

אתה מחבל, אני לא. בבקשה, אדוני המפכ"ל. כל הפרות הסדר קשורות לאי שוויון? בנושא הפשיעה, הפרות הסדר קשורות לשסעים בחברה הישראלית. למה לשסעים?

יש טענות לכאן ולכאן של אי שוויון, מכל הקבוצות, מכל הגוונים. אם יש פועלים שסגרו להם מפעל זה שסעים? גם הנכים טוענים לאי שוויון, וגם אי שוויון בזכויות שמגיעות להם. איך אתה משווה את מחאת הנכים לזה? אני לא עושה השוואות. בלתי נתפס מה שהוא אומר.

מפריע. את תמתיני לזמן שלך. בבקשה, אדוני המפכ"ל. חברים, אני מתחייב לענות על כל שאלה שתהיה פה. תנו לי בבקשה לסיים את המצגת, כי פרק הזמן שהקבצת לי הוא קצר מלהציג את משטרת ישראל בפורום הזה. אנחנו מדברים על תחום הפשיעה. אז כן מדברים על הפשיעה בחברה הערבית, בדגש על האלימות, על האמל"ח, על עבירות כלכליות, על איומי פשיעה וסייבר שלא מגיעים כמעט לתודעה הציבורית. היום האיום הקיברנטי הוא הרבה יותר גבוה מהרבה דברים אחרים. ועלייה בפשיעת הנוער. בתחום הביטחוני, לא אקרא פה את כל השקף, אתם רואים את הדברים. אני כן מתייחס לאירועי חירום קיצוניים. יש לנו מזג אוויר, יש לנו אסון המוני, וזה מתייחס לאירועי ביטחון הפנים שמשטרת ישראל עשתה את זה בעבר, וראינו את זה בשומר החומות, מאפס למאה. ממצב שגרה שבו אנחנו מתנהלים בשגרת היום-יום באותן 32,000 פניות שיש לנו, פתאום לעבור לאירועים של סדר ציבורי בהיקפים שדורשים מכל משטרת ישראל לעשות סוויץ' ולהפוך למוד אחר. בנושא של ההזדמנויות אנחנו כן מדברים על הליכי הדיגיטציה המואצים. אנחנו מדברים על התפתחות בשוק העבודה ובשיטות העסקה, שגם אנחנו רוצים לאמץ אותן אלינו. התייעלות ירוקה במשטרת ישראל, אני אגע בזה בהמשך. במעגל המקומי אנחנו מדברים על בשלות להגדלת האכיפה המנהלית. ראינו את זה גם בתחום הפשיעה החקלאית בדברים שהובלו במשרד בעבר. גם המוכנות לשגרת חירום ארוכה. תהליכים בארגון. אנחנו מדברים על שיתופי פעולה ברשויות המקומיות עם גופים נוספים. יש לנו אטרקטיביות לגיוס למשטרת ישראל. אחר כך אפרט קצת יותר ואכנס בזום-אין לחלק מהדברים שנגעתי בהם כרגע. היקפי הפשיעה. אנחנו רואים פה ירידה בגרף. שהנתון של 2021 לא יטעה אתכם, כי הנתון של 2021 מתייחס עד לתאריך של היום, הוא לא מתייחס לכל השנה. יש מגמת ירידה, אבל היא לא מספיקה. יש שקף שאני כן מתייחס אליו, זה נושא של עלויות הפשיעה במדינת ישראל. גברתי היושבת-ראש, דיברתם קודם על תאונות הדרכים. מסקר שנערך לפני כמה שנים, זה לא סקר עדכני, היום העלות היא יותר גבוהה, נזק תאונות הדרכים במדינת ישראל הוא 17 מיליארד שקל לקופת המדינה. אני חושב שעם מיליארד שקלים היינו מכפילים את אגף התנועה, עם מיליארד שקל נוספים היינו מרשתים את מדינת ישראל באמצעים טכנולוגיים, ואין לי ספק שהיינו מורידים את רף ההרוגים וקיפוח החיים שיש לנו בצורה משמעותית. אם אנחנו מדברים על עלות הפשיעה למשק, בכללי, מכל אותם אירועים שהתייחסנו אליהם קודם, אנחנו מעריכים את זה בסדר גודל של בין 37 ל-41 מיליארד שקלים. אין ספק שמשטרה חזקה יותר תוכל לצמצם את הפערים האלה.

יש הסקר עצמו. הסקר לא בוצע על ידי משטרת ישראל. אפשר להוציא את הסקר הזה. בנושא של מיקוד הפשיעה, אנחנו שמים לב למיקוד. יש לכם שיתוף פעולה עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים? יש לנו שיתוף פעולה עם כולם. כל שנה אתם מוציאים - - - לא מעירים למפכ"ל כי הזמן שלנו קצר. יהיה לך זמן להתייחס. אני לא צריכה להתייחס לזה, הוא צריך להתייחס לזה. הסוגיה של החברה הערבית, הצבתי את זה בתור יעד מרכזי של משטרת ישראל. מדיניות השר ממשיכה ותומכת בנושא הזה. המדיניות של השר הקודם גם נגעה בנושא הזה, ופה 20% מהאוכלוסייה משפיעים כמעט על 80% מהפשיעה. בתוך ה-20% הזה, אחוז מצומצם הוא מחולל הפשיעה, וכרגע אנחנו נותנים את הדעת לכל התוכניות שאני אציג בהמשך. תחום הסייבר. צריך להבין שהתחום הזה תוקף אותנו היום במקומות אחרים, בצורה אחרת. אם פעם עבריין היה צריך לבוא ולפרוץ לדירה ולסחוב מחשבים או טלוויזיות על הגב, היום הוא יושב מאחורי המקלדת ויודע להעביר כספים ממקום למקום. כל סוגיית הגבולות והמעברים במדינת ישראל מחייבת מחשבה לעומק בכל הנושא של החדרה של אמצעים, פריטים, או הוצאה של דברים מהארץ. תחום הסמים. גם פה אנחנו רואים הסלמה בהיקף הצריכה, הנגישות והסחר לעומת התפיסה של המסוכנות הנמוכה לנושא הסמים. ברשותכם, נתתי סקירה בבריף, אבל אני כן רוצה לעבור לחמשת כיווני הפעולה של משטרת ישראל שעליהם עמלנו מתחילת השנה, צוותי עבודה, ויש פה עבודות יסודיות שאלה הקווים המנחים שלנו לשלוש השנים הקרובות. התוכנית נקראה 555, כי יש פה חמישה כיווני פעולה, שעל מנת ליישם אותם בצורה מיטבית היינו זקוקים לחמישה מיליארד שקלים ול-5,000 שוטרים. זאת התוכנית שהצגתי לשלוש השנים הקרובות. לצערי תוקצבנו, אבל לא ברמה שתיתן את המענה המיטבי לדברים האלה. היעד הראשון שהצבנו לעצמנו הוא הנושא של האזרח תחילה, זה שיפור השירות, הנגשת שירותי משטרה, טרנספורמציה דיגיטלית והרחבת הקנסות המנהליים. כל הנושא הזה כבר בטיפול וכבר התחלנו לעבוד עליו עם הגורמים הרלוונטיים. איך זה מתכתב עם מה שאמר קודם השר, איך זה מתמזג? הרי הוא הציב יעדים ואתה הצבת יעדים, ואלה יעדים שונים לגמרי. יעדי משטרת ישראל הוצבו כמעט חודשיים אחרי שנכנסתי לתפקיד ואושרו על ידי השר לבט"פ הקודם. כרגע יש מדיניות, אנחנו נצטרך ללמוד אותה, לעשות את ההתאמה. הכול מתמשק לאותם נושאים, וכמובן יבוצעו ההתאמות הרלוונטיות בהתאם למדיניות השר. נושא של שיטור מותאם. הנושא של שיטור בקהילות ובאוכלוסייה ייחודית. גם פה נתנו מענה בהקמה של חטיבת קהילות. אותה חטיבת קהילות אמורה לתת מענה לחרדים, לאנשים עם מוגבלויות, לבני העדה האתיופית, לקשישים, לנוער בסיכון. אני יכול כבר לספר לכם על פעילות שכבר קיימנו. יש פרויקט שנקרא פרויקט מיל"ה במשטרת ישראל, התחיל עוד בתקופת כהונתו של המפכ"ל יוחנן דנינו. הפרויקט הזה מדבר על בני נוער קטינים שעוברים עבירה פלילית ובאיזשהו מקום זה חוסם אותם מלהתקדם בהמשך. התוכנית כוללת 36 מפגשים, בהם נפגשים אותם בני נוער עם אנשי משטרה, עם אנשי קהילה, והמטרה היא להחזיר אותם לדרך הישר. בסוף המפגשים האלה הרישום הפלילי של אותם בני נוער נמחק והם יוצאים לדרך חדשה. מה שהספקנו לעשות בחודש האחרון, קראתי לזה מיל"ה בקיץ, על מנת שלא להגיע למצב של פריסה לאורך שנה. לא מעט בני נוער שנמצאים באחוז הסיכון הזה לא בדיוק היו בקייטנות או בחוגים מבחינה תקציבית בגב הכלכלי שלהם, והסבירות שאותם בני נוער היו משוטטים וגורמים נזקים נוספים בתקופת הקיץ הייתה גבוהה. ריכזנו כ-420 בני נוער מהחברה החרדית, מהחברה הערבית, מבני העדה האתיופית, מהערים בתוך תחומי מדינת ישראל, ובחודש וחצי עשינו להם סוג של קייטנה על מנת שיהפכו להיות אזרחים טובים יותר. זה בהחלט היה אחד הפרויקטים שנתנו את המענה. דקה לסיום. יש זמן פציעות? יש זמן פציעות. אני רוצה לדבר גם על העוצמה האנושית. הנושא של תדמית המשטרה. זה משהו שניתן עליו את הדעת. כל הזמן דיברנו במושגים של אמון המשטרה. בשביל לזכות באמון המשטרה אנחנו צריכים להוכיח עשייה, והחובה מוטלת עלינו. הנושא הטכנולוגי. לא אכנס פה לכל הפרטים, אבל זה גם תחום שאם אנחנו רוצים לעשות מהפכה אמיתית זה הטכנולוגיה, ואנחנו על זה. התחום האחרון זה משטרה מבצעית וחדשנית. כל הנושא של מגע והיערכות לחירום, אגף התנועה, להיכנס לנושא של אכיפה דיגיטלית. הנושא של החוסן הארגוני, נושא של משטרה ירוקה. זה גם משהו שאנחנו מובילים אותו, וכבר התחלנו. מיד אתייחס לדברים שכבר בוצעו. לנושא של מיקוד בחברה הערבית פחות אתייחס כרגע, כי יש דיון שלם

רק אגיד מילה אחת. יש פה שינוי תפיסה מהותי לגבי הטיפול בחברה הערבית. אם עד עכשיו כל טיפול היה בצורה מחוזית נקודתית, היום הראייה היא הוליסטית. היום אנחנו בונים את זה בתקיפה של אותם סכסוכים במצב של שליטה ברמה הארצית על כל הסכסוכים שקיימים היום בארץ, ומדובר על מאות. אבל שנדע איזה סכסוך מדמם יותר ואיפה אנחנו צריכים להטיל את המשאבים שלנו. יש פה הרבה שיתופיות עם הקהילה, יש פה הרבה פרויקטים חברתיים, יש פה הרבה פרויקטים שמשטרת ישראל תיכנס לתחום החינוכי. יש פה הרבה קטע של תקשורת עם האוכלוסייה במדיה החדשה בערבית בכלי התקשורת, גם על מנת להבין מה קורה וגם על מנת להעביר את המסרים. זה ממש על הקצה, אבל במקביל להקמה של יחידות כלכליות בתקיפה של אותם תחומים שמטרידים אותנו. מה עשינו? מתחילת השנה הספקנו להקים את אגף סייף. חנכנו אותו רק לפני כשלושה שבועות. ייקח קצת זמן, לכל אלה ששואלים מה עם האגף. זה להקים את הגופים הטכנולוגיים, את המערכים הדסקאיים שידעו לנתח ולתת הכוונה ממוקדת. אבל העסק הזה כבר עובד. הקמנו את חטיבת הקהילות שכבר פעלה, ונתתי דוגמה לעשייה. הנושא של המהפכה הירוקה, תחנות המשטרה מתחילות ללכת לכיוון הזה. כבר רכשנו כלים, גם אופנועים חשמליים וגם כלי רכב חשמליים. העסק הזה יקר ואנחנו חייבים לעשות את זה בצורה מודרגת. תחום האכיפה הכללית. הוקמו שתי יחידות כלכליות שפועלות ופעלו כבר במסגרת אגף סייף ויש לנו תוצאות יפות. בתחום תפיסות האמל"ח יש לנו עלייה משמעותית, למעלה מ-1,700 כלי נשק נתפסו במהלך השנה האחרונה. יש עלייה של 36% בכמות כתבי האישום לאלה שעוסקים באמל"ח. על השאלה שלך לגבי הענישה נדבר בהמשך. נתוני הפשיעה. בתחום הסחיטה יש לנו עלייה של 31% בתיקים. צריך להבין, אירועי סחיטה הם אירועי חשיפה. אלה אירועים שצריך לבוא ולשכנע את האדם שיתלונן. יש גם מתלוננים בתוך הקבוצה הזאת, אבל אלה לא אירועים שגנבו לי ואני יודע לפצח את הדבר הזה. בוצע רה-ארגון גם בתוך משטרת ישראל. מחוז חוף שונה קצת במבנה התפיסה שלו ונתנו מענה לכל רכס. יחידה 33 הוגדלה על מנת לתת מענה מבצעי לכל אותם טיפולים של יחידות מיוחדות, והקמנו יחידות נוספות לטיפול במגזר הערבי. אני מסיים בגלל קוצר הזמן, לצערי. אני מבקשת מכל חבר כנסת שתי דקות,

זה קצר מאוד, מה זה? אין מה לעשות. אם המפכ"ל עמד בזה, גם אתם יכולים. חבר הכנסת אוחנה.

חבר הכנסת הלוי. אני רוצה להתמקד בדברים שאמרתי לשר, אדוני המפכ"ל, הנושא של האלימות ברשתות החברתיות. אנחנו מציפים את הנושא הזה. חשובה מאוד הרוח הגבית שלכם. מחר אנחנו פותחים את השדולה שעניינה לטפל בתופעה שמובילה לא רק לפגיעה בצעירים, אלא גם באנשים שיושבים על צמתים משמעותיים שנסחטים על ידי עבריינים דרך המדיות הללו. אני יודע להגיד שהמערכות האוכפות נמצאות במבוכה גדולה מאוד, אם זה פרקליטות,

אם זה בתי משפט ואם זה גם מערכות החינוך. הן לא יודעות איך לגעת בנושא הזה, ואני חושב שמדובר פה באירוע שאני מגדיר אותו כמעט אסטרטגי. אני רואה בזה את הלקונה החברתית המשמעותית ביותר שמקרינה גם על הממד הפלילי, ואני חושב שטוב שכולנו נסתער על המשימה. היא עדיין לא גדלה לממדים מפלצתיים, אבל היא ממש בדרך לשם. ואני מניח שאתה יודע טוב ממני על מה אני מדבר. תודה רבה. חבר הכנסת בן גביר, בבקשה. אדוני המפכ"ל, אתה דיברת על תקציב, אבל לפי הנתונים שבידי תקציב המשטרה הוכפל בעשור האחרון, ולמרות זאת זה לא מנע את כל מה שראינו כולנו בחודשים האחרונים, במיוחד מה שקרה בלוד ובכל מדינת ישראל. זריקת בקבוקי תבערה, זריקת אבנים, ירי גם על שוטרים, גם על אזרחים. אני חושב שאחת הבעיות היא האמירה שלך שיכול להיות שכדאי שתתנצל עליה באופן פומבי, כשדיברת על לטפל בטרוריסטים משני הצדדים, יהודים וערבים. אין משוואה דומה, אין מה לעשות. אני לא מכליל את כל הערבים, חלילה וחס, אבל היו שם גורמים ערבים שרצו לרצוח. חסונה הזה, שהרגו אותו, יצא לרצוח, הלך לזרוק בקבוקי תבערה על יהודים. המשוואה הזאת שאומרים טרוריסטים על יהודים שבאו לעזור, זה רק עודד ותגבר את הטרור. מאז הכהונה שלך, אני חייב להגיד לך, יש כניעה טוטאלית של המשטרה. בשער שכם דרשו להסיר את הגדרות, הסרת את הגדרות,

איפה הפסיקה של בית המשפט העליון שלא נותנים וטו למי שמאיים באלימות? בשמעון הצדיק דרשו להסיר מחסומים, נתת הוראה להסיר את המחסומים. בהר הבית, יש נוהל של הכנסת שחבר כנסת צריך לתאם עם המשטרה. אחמד טיבי ויוגש על זה בג"ץ ואולי גם תביעה אזרחית נכנס בלי תיאום.

אני מוסלמי. ושיקלי ואני חייבים לתאם, ואם אנחנו לא מתאמים זורקים אותנו החוצה. זו מדיניות חלשה, זו מדיניות שמשדרת מסר של כניעה. לא היו עצורים כמעט, וגם כשהיו עצורים שחררתם אותם אחרי יום-יומיים. ראיתי סרטון מדהים. מפקד משטרת לוד בא לאחד הפורעים לו: לא, בבקשה, תירגעו,

אם זה היה קורה ביצהר, אם זה היה קורה בחברון, מישהו היה מדבר עם פורע? היו מכניסים אותו למעצר באותו רגע. ואולי אחת הבעיות, שאתה מהרגע הראשון שנכנסת לתפקיד כל הזמן מחפש איך לאזן. תסיים. אני תכף מסיים. אגב, אמיר אוחנה לא דיבר. אל תדאג, זה רק עזר לכם. אני צוחק. אולי אחת הבעיות היא שמרגע שנכנסת לתפקיד כל הזמן רצית לרצות, להגיד שיש חוסר שוויון. אגב, ממתי מפכ"ל מדבר על חוסן שוויון? לא ראיתי דבר כזה. פעם ראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל מפכ"ל בא לכאן ואומר שבגלל חוסר השוויון הם מתפרעים. אתה נותן להם צידוק. אתה מבין מה אתה עושה? אל תפרש אותי לא נכון ממה שאמרתי. אתה מבין לאן אתה לוקח אותנו? משפט אחרון, במחוז ש"י, כשהייתה בעיה של נערי גבעות שריססו בגרפיטי, בטושים, הקמתם מחלקה לפשיעה לאומנית. הבאתם חוקרים, הבאתם אנשים מקצוענים ואכפתם את החוק. כל בקשת מעצר, לא נעתרו לכם, עיכובי ביצוע ישר למחוזי. למה אין לך מחלקה לפשיעה לאומנית, לא בצפון ולא בדרום, לא ברהט ולא באום אל-פאחם? כשל מוחלט. תודה.

כבוד המפכ"ל, תחת פיקודך מדינת ישראל התמודדה עם אחד האירועים הביטחוניים החמורים בתולדותיה במסגרת מבצע שומר החומות. לא אני ולא אף אזרח,

חושב שמי שאחראי לזה זה באופן בלעדי המשטרה או אתה. אנחנו גם זוכרים שזו לא הייתה אותה הממשלה. אחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, המשטרה היא משטרה לאומית, היא אחראית לביטחון אישי-חברתי לאזרחי המדינה. המשטרה בשומר החומות נכשלה במשימתה ולא סיפקה ביטחון ולא סיפקה הגנה לתושבי לוד ולתושבי עכו ולתושבי גוש משגב שהיו צריכים לנסוע בשיירות. המשטרה לא חתרה למגע. לצערי התוצאות שהיא הביאה הן תוצאות בלתי נסבלות, והיעדים שהוצגו כאן לאור מה שראינו בשומר החומות לא מותאמים. אין הלימה בין היעדים, האזרח תחילה, שיטור מותאם ועוצמה אנושית, לבין חומרת האירועים שראינו כאן. גם כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה כרגע בנגב, על החגיגות של אמל"ח בלתי חוקי שמסתובב אצל הבדואים, גלוקים אם-16, מטווחים חופשי בשטח, ירי מלקיה לכרמים. הצעדות האלימות של המון ערבי בעכו, בלוד. צריך גם לדעת לקרוא לילד בשמו. דיברת קודם על הנושא של אי שוויון, ואני מצטרף לדבריו של בן גביר. צריך להבחין בין אי שוויון לבין התקוממות לאומנית. בשומר החומות הייתה התקוממות לאומנית. זה בדיוק מה שהיה, ומי שליבה את אותה התקוממות לאומנית זה גם חברי כנסת, אחד מהם הוא איימן עודה שבמפורש קרא לאינתיפאדה. אתה המסית הראשון. תפסיק להסית. הוא לא פה, תפסיק להסית נגדו. אוסאמה סעדי, שב בבקשה. את צריכה להפסיק אותו. אתה לא עומד וצועק, קודם כל. שיקלי, בבקשה לסיים. בריון האוסמאה הזה. הוא צועק אז אתה צריך לסיים? מה זה קשור? הוא צריך לסיים והוא צריך לשבת. אתמול אנשים נרגמו באבנים בלוד. אתמול היו אירועים אלימים בלוד. בעכו לא נפתחו תחנות שיטור מחדש. אני חושב שהמצב הוא מצב חמור בנושא הזה. ואני אומר לקראת יום הכיפורים ובהתחשב במה שקורה בגבולות, אני מוטרד מאוד מתפקודה של משטרת ישראל.

חברת הכנסת סטרוק, שתי דקות. בבקשה לעמוד בזמן. אני אשתדל מאוד, מירב. אני יוצאת מאוד מודאגת מהדיווח והמצגת של המפכ"ל. אנחנו בעשרת ימי תשובה, חשבתי לתומי שתהיה תשובה. חשבתי לתומי שהמפכ"ל הבין שהיו טעויות איומות בניהול של האירוע הזה, שבצדק קרא לו חבר הכנסת שיקלי התקוממות לאומנית, ושזה יתוקן. אנחנו שומעים את המפכ"ל, סליחה, ככלב השב על קיאו. חברת הכנסת סטרוק. אתם מדברים, אני לא מפריעה לכם בכלל, אבל עם כל הכבוד, המפכ"ל הגיע לפה להציג את התוכנית של המשטרה לשנתיים הקרובות בעקבות תקציב המדינה. אירוע של ערים מעורבות, פשיעה במגזר הערבי, יש לזה דיון בנפרד. אז כל אחד פה אומר מה שהוא רוצה. איתמר, לא הפרעתי לך במילה. אבל חבר'ה, זה הדיון, להציג את מדיניות המשטרה. אז אתה רוצה לדבר על ערים מעורבות? יהיה על זה דיון. אני באמת לא מפריעה לכם, אבל אתם מגזימים. את צודקת, את לא מפריעה, וזכותך המלאה. ואת פחות מדי משתמשת בזכותך המלאה לדבר ויישר כוח. אבל אני מדברת על המדיניות. כשמפכ"ל המשטרה מציג לנו במצגת של המדיניות שלו שהפרות הסדר נובעות מאי שוויון, סליחה, זאת מדיניות עקומה שתוביל ממילא כמו מגדל פיזה לתוצאה נוראה. כשמפכ"ל המשטרה לא מציג בכלל בתוכנית העבודה שלו, אין לו תוכנית, אין לו נושא, אין לו אייטם של טרור לאומני, מבחינתו זה לא אירוע, זה לא אייטם שהוא צריך לטפל בו, אותי זה מאוד מדאיג. כשמפכ"ל המשטרה לא אומר פה שהמשטרה צריכה לתקן את עצמה בכשלים הנוראים שהיו, כי בסוף היה פה מגה אירוע, אם המשטרה קיבלה פקודה ושוטרים בעכו אמרו: אנחנו לא נכנסים לעיר העתיקה בפקודה, ותחת הפקודה הזאת לא רק רכוש הופקר, אלא בן-אדם הופקר למוות, אז הייתי מצפה שמפכ"ל המשטרה יתייחס.

לזה. שמענו פה יותר מדי הרבה על שיטור, על שיפור השירות וכו'. לא שמענו כמעט שום דבר על נושא החקירות. נושא החקירות הוא בתת-תת-תת-תת רמה. אם עד היום לא נמצאו הרוצחים של דסטאו ביסט ברמלה, ואם עד היום - - - את צריכה לסיים. אתם שוכחים שיש כאן ועדה חסויה בשעה 13:00 והנציבה עוד לא התחילה לדבר.

פינדרוס, בבקשה. אני רוצה להצטרף לדברי חבריי, ואמרתי את זה בהקדמה שלי לפני שראיתי את זה, ואני אומר לכם שאני מזועזע. אדוני המפכ"ל, אני מכבד אותך מאוד, אתה לא אשם. אתה מנהל גוף שכך הוא מתנהל, ואמרתי את זה בהתחלה, אתם צריכים לשנות דיסקט. כשאתה כותב הפרות סדר בעקבות אי שוויון מתרחב וגידול בשסעים בחברה, זה המשפט הכי גרוע. זה הזמין את אינתיפאדת שומר החומות. אני אסביר את מה שאני מתכוון. אני בא מחברה שיש בה אי שוויון. אי שוויון נוראי. החברה הערבית גם סובלת מאי שוויון.

לא. ראשית, היא לא מתרחבת והולכת, היא מתקצרת. אי השוויון לפני עשר שנים, יגיד לך גם אחמד טיבי, היה הרבה יותר גרוע מאשר היום. בעקבות ממשלת נתניהו שהם לא אוהבים, השתנו הרבה דברים באי שוויון. גם בחברה החרדית השתנה אי השוויון, זה לא מתרחב והולך. ההכלה של משטרת ישראל, ואני אומר לך את זה, אדוני המפכ"ל, אמרתי את זה לאהרונוביץ' כאשר מפקד המחוז אז הכיל את האירועים בהר הבית שהביאו לסכינים. אמרתי את זה לנתניהו לפני חמישה חודשים, לפני שומר החומות, אמרתי לו שהוא מזמין אינתיפאדה. המשפט הזה מזמין אינתיפאדה. אתה מזמין את האירועים האלה במשפט הזה. כשאתה מכיל אירוע הכי קטן, יריקה, או אומר בואו נסגור את התיק ונשתיק את הדבר הזה, גם בחברה החרדית. יושב לידך ניצב שאני התווכחתי איתו כשהייתי בירושלים על אי הכניסה שלו למאה שערים, ועשר שנים כמעט הם נזהרו לא להיכנס למאה שערים. אמרתי לו: אתה גורם לבעיות, אתה מזמין את זה. היום לא נכנסים למאה שערים? עכשיו אתם גיבורים. אני נותן את זה כדוגמה. אתם מזמינים. כשאת מדברת על מדיניות משטרה, אם לא תשנו דיסקט זה לא יקרה. אני רוצה לספר שני סיפורים קטנים אישיים בפחות מדקה. ראשון, אני הייתי בלוד לפני שנשרפה הניידת. די. דיברנו על לוד.

חברת הכנסת קטי שטרית. מספיק, אתם חוזרים אחד על דברי השני. גם את מזמינה אינתיפאדה. אני סובלנית אתכם לאורך שעות. הבהרת את הנקודה, לא תדבר עוד פעם על לוד. לא על לוד. אני מדבר על הכלה. חברת הכנסת קטי שטרית, שתי דקות בבקשה. גברתי היושבת-ראש, אם אתה רוצה תתחילי להזמין פה סדרנים להוציא אותנו. אם ככה את מנהלת את הדיונים ואת לא נותנת לסיים לדבר, תתחילי להזמין לפה סדרנים כבר מעכשיו. אז אני אוציא אותך. אני לא רוצה להגיע לזה. חברת הכנסת קטי שטרית. זה נושא הרבה יותר חשוב. פינדרוס, אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה. את יכולה לקרוא שלוש פעמים, תקראי ארבע פעמים. מה זה הדבר הזה? אני בכלל הגעתי לכאן בגלל הדיון על לוד. אבל שמעתי אותך בדרך על המדיניות, ולא יכולתי לא לחשוב בספרה של מרגרט תאצ'ר היא מספרת שהיא הגיעה לרופא לבדיקות הרגילות, אז הוא שאל אותה: מרגרט,

היא השיבה: אני לא רוצה שתשאל אותי איך אני מרגישה, מספיק לדבר על רגש, אני רוצה שתשאל אותי מה אני חושבת, מה הרעיונות שלי, מה החזון שלי. מה שקורה היום למשטרת ישראל זה שהיא רק מרגישה.

היא מרגישה. ואתה רואה את זה קורה בכל מיני מקומות. צר לי מאוד עליכם. אני ממש משתתפת בצערכם, כי אתם הגעתם למצב שבו אתם לא יכולים באמת ובתמים להביע את דאגתכם ממה שקורה. הרי מה שקרה במאי יקרה או-טו-טו. אתה יודע מה, זה קורה, רק שהתקשורת גם היא מכילה. ביולי הייתה התפרעות בבית ספר בלוד, במעוז חיים. היה יידוי אבנים. היה ניסיון דריסה של קשיש. מישהו שמע על זה?

כי אנחנו מכילים. אנחנו מכילים את הרקטות היום בדרום, אנחנו מכילים את הקורונה, אנחנו מכילים את הכול. בסופו של דבר זה יתפוצץ בפרצוף גם שלכם ובעיקר בשלנו. תודה רבה, חברת הכנסת קטי שטרית. אחרון הדוברים, חבר הכנסת אחמד טיבי. תודה רבה. עד היום נרצחו יותר מ-80 ערבים בתוך מדינת ישראל בגל של פשיעה חמורה. זה הנושא הכואב, המדאיג והמקומם ביותר בחברה הערבית. כל אחד מהם הוא עולם ומלואו. הוא יקר להוריו, הוא יקר לחברה כולה. נהרגו צעירים, נהרגו מבוגרים, נהרגו נשים. לפני כמה ימים יועץ של שר בכיר גם נרצח. לפני יומיים-שלושה ירו על ניצב בכפר כנא. המפכ"ל, ארגוני הפשיעה פשוט לא סופרים אתכם. הם יותר חזקים מכם, הם שולטים בשטח, הם מכתיבים את הדברים והדם ממשיך לשטוף את הרחובות של החברה הערבית. אני מסייג את עצמי ואני יודע שבעיקרון אתם הרבה יותר חזקים מהם. אתם משטרה מקצועית וחזקה. אם אתם רוצים, אתם יכולים. למשל בנתניה רציתם ויכולתם בתקופתו של דנינו. בנהריה, בגוש דן, כשאתם רוצים אתם יכולים. תראו מה היה בימים האחרונים כשהפעלתם כוחות, כשהחלטתם להשיג מטרה. כשאתם רוצים אתם יכולים. בחברה הערבית יש הרגשה שכאילו אתם מטפלים בחצר האחורית והכאב הוא של החברה הערבית בלבד בנושא החמור הזה.

אי אפשר להשלים עם המצב שהיחס אל הערבי, גם כשהוא חי וגם כשהוא נרצח, הוא יחס מפלה, והאחריות היא עליך באופן אישי, גם על השר, גם על ממשלת ישראל, להביא לשינוי המצב ושלאזרח הערבי תהיה זכות של חיים שווים. לא שוויון בחיים. אגב, אפרופו הפגנות - - - לא, אחמד. יש לנו דיון שאולי נגיע אליו היום, ב-13:30, שנדחה עכשיו ל-14:00. יש לכם זימון, תבואו לזה. אוסאמה, בבקשה. אנחנו נבוא לכל דיון. הנציבה כאן מחכה, היא עוד לא התחילה את הסקירה שלה. אני לא סיימתי. לא, זה לא יעבוד ככה. פה נאמר משהו לגבי כולם, ואני רוצה להגיד משהו אחר. אתם עושים צחוק. את מבזבזת את זמן הוועדה. אין הפגנות בגלל אי שוויון, יש הפגנות בגלל הפליה, בגלל - - - איזו הפליה? ההפליה היא לטובתך. לך נותנים להיכנס לאן שאתה רוצה. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, שתי דקות, בבקשה. אני דיברתי גם בפני השר וגם בפני המפכ"ל גם על הנושא הזה של הפשיעה והזכרתי את אנאס אלוחואח ואת מספר הנרצחים, ואני לא קיבלתי תשובה. יכול להיות כשהייתי בוועדה אחרת. רמת הפענוח של הרציחות, אם אנחנו מדברים על 83 הרוגים מתחילת השנה, אני יודע שאולי פוענחו בקושי 10 או 13 מקרים. ברגע שאין פענוח, אין הרתעה ועבריינים פוטנציאליים רואים שקל מאוד לבוא לעראבה לתוך בית. אדוני המפכ"ל, נכנסו לתוך בית, חתן שהתכונן לחתונה שלו, חמודי נסאר, רצחו אותו בביתו. ואין נעצרים. סגן השר סגלוביץ' היה ליד הבית שלו. ברגע שאין פענוח, אין מעצרים, אין כתבי אישום, הפשע ימשיך להשתולל. אבל תתמכו בהם כשהם יעשו מעצרים ואל תגנו אותם. אל תגבו את האחרים, תגבו את המשטרה. ראית שמישהו מאתנו גיבה רוצח?

צריך לגבות את המשטרה ולא להעלות הצעות לסדר ושאילתות. זה מפריע. נושא אחרון, ואני רוצה תשובה, אדוני המפכ"ל. דיברו על לוד. מי שנרצח ראשון זה השאהיד מוסא חסון. שבא לזרוק בקבוק תבערה. לא זרקו. יש סרטונים, יש צילומים שהם זורקים בקבוקי תבערה. תפסיק להסית. בא לזרוק בקבוקי תבערה. יש מצלמות, יודעים מי ירה. למה לא עושים שום דבר? אנחנו עוברים להתייחסות של המפכ"ל. אדוני, חמש דקות, ואנחנו עוברים לנציבה. אין שאלות ואין הערות, יש התייחסות של המפכ"ל. זו הוועדה לביטחון פנים, זה דיון ראשון שבאת להציג מדיניות. יהיו כאן עוד הרבה דיונים על ערים מעורבות, על הפשיעה במגזר הערבי. זה לא הדיון כרגע. תתייחס לגופו של עניין, זה בסדר. כל ההערות שהיו כאן חלקן עוד נשמע גם בחודשים הקרובים. אבל היום זו הצגה של המדיניות. בבקשה, אדוני. אתחיל עם סוגיית שומר החומות. אכן משטרת ישראל בתחילת האירוע נתפסה כשהיא לא מספיק חזקה בלי כל ריכוז האמצעים. רוב כוחות משטרת ישראל היו מרוכזים בירושלים, ביום ירושלים, וכל מחוזות משטרת ישראל תגברו. הופתענו מהאירוע. חבל. בלי הערות ביניים. מסכים. חלק מנושא הפקת הלקחים זה לראות איך לא נופתע בפעם הבאה, כל הגורמים. אבל יחד עם זאת אני אומר, מהרגע שהבנו את עוצמת האירועים וכמות האירועים שהיו, תוך פחות מ-24 שעות ניתן מענה בכל הארץ, תוך ארבעה ימים חוסלה האינתיפאדה. אה, עכשיו זה אינתיפאדה. אל תפריעו לי בבקשה. שמעתי אתכם, עכשיו תקשיבי. תוך ארבעה ימים חוסלה האינתיפאדה עם אפס הרוגים, עם מינימום אמצעים. אין מה לשבח אפס הרוגים. בגלל אפס הרוגים הם המשיכו להתפרע. יורים עליך, אתה צריך לירות. מה אתה משבח?

לא מובן - - - חברת הכנסת סטרוק, אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה. אדוני המפכ"ל, תחזור בך מהביטוי אפס הרוגים. איך אפשר לומר אפס הרוגים? - - - שילם

טיבי, אני קוראת לך פעם ראשונה. היו הרוגים ערבים. היו הרוגים יהודים. אני לא חוזר בי.

חברת הכנסת אורית סטרוק, פעם שנייה. איתמר בן גביר, פעם ראשונה. אוסאמה, פעם ראשונה. אני אומר עוד פעם, בארבעה ימים חוסלה פה אינתיפאדה. אני הייתי במאורעות אוקטובר, והאירועים פה היו בעוצמה הרבה יותר גבוהה. היה פה שימוש בנשק חם במסגרת האירועים. היה שימוש באמצעים נוספים. פעם ראשונה, אדוני המפכ"ל, שאתה משתמש במושג הזה. הוא משתמש במושג חמור ביותר, הוא מכנה את זה אינתיפאדה. מתי אמרת, אדוני המפכ"ל, אינתיפאדה על האירועים האלה? זו אינתיפאדה. התקוממות מהסוג הזה כמו שהייתה בכל המקומות, בעוצמות שהיו, זה השם שצריך לקרוא לזה. ובואו לא נכבס את זה במילים אחרות. הייתה פה אינתיפאדה.

עם אפס הרוגים מצד כוחות הביטחון. אה, יפה אתה מנסה לצאת מזה עכשיו. כך אתה מתייחס אל ההרוגים? היה פחות מדי. היה צריך להרוג יותר. אחמד טיבי פעם שנייה, אוסאמה פעם שנייה, בן גביר פעם שנייה. ככה אתה מתייחס לאדם שהתפרע והרג ערבי. אתם לא סופרים את הנרצחים הערבים. אוסאמה, פעם שנייה. בשבילכם זה רק אפס הרוגים לכוחות הביטחון. בושה וחרפה. תתנצל על מה שאמרת. אוסאמה, הערבי שנהרג בא להרוג.

הוא בא עם בקבוק תבערה, טוב שירו בו.

אתה הגעת ללוד, אתה הצתת את האש כשהיית השר לביטחון פנים. חבר הכנסת אוסאמה, פעם שלישית. נא לצאת מהאולם. חבר הכנסת אוסאמה, צא מהאולם. חברים, להוציא את אוסאמה. אחמד טיבי ואוסאמה סעדי, יש לכם הזדמנות לגנות פה את מעשי הלינץ'. תגנו, בואו נראה. חבר הכנסת שיקלי, פעם ראשונה. יועצו של יאסר ערפאת. זה שאתה פה זה נס רפואי, תאמין לי. ה - - - שווה את הראש שלך. חצוף. אני רוצה כן להתייחס. לכמות העצורים לא היה אח ורע בשום אירוע במדינת ישראל מקום המדינה. למעלה מ-2,000 עצורים שהיו מעורבים, למעלה מ-700 איש הגיעו לבתי המעצר ולבתי משפט, למעלה מ-350 כתבי אישום. אלה הנתונים שיש, ועדיין יש אנשים שנעצרים על האירועים שהיו, שעולים בחקירה ואנחנו מצליחים לבסס נגדם ראיות. עם כל האמוציות שיש פה, אני מנצל את ההזדמנות ורוצה להגיד תודה לכל שוטרי משטרת ישראל ולוחמי משמר הגבול שעמדו וחסמו בגופם והגנו ושמרו, ובלי אמצעים ובלי כל הכלים שאנחנו מדברים עליהם. אז עכשיו מאוד מאוד נחמד לבוא ולהגיב ל-40 אירועים בלוד. במסגרת האירוע שהיה שם, עם כמות השוטרים שהייתה, זו ההזדמנות שלי קבל עם ועדה להגיד תודה לכל השוטרים והשוטרות האלה. לבוא בטענות זה מצוין. חברי הוועדה, התפקיד שלכם עכשיו הוא לשפר דברים. זה שתטיחו האשמות זה בזה לא יפתור לי את הבעיות, לא לנציבת שירות בתי הסוהר ולא לנציב הכבאות. תשנה את המדיניות. לא להפריע.

איך דואגים למשאבים, איך מונעים את האירוע הבא. תשנה את הדיסקט. תן גב לשוטרים, תאפשר להם לירות. תן להם אור ירוק לירות. אני רואה מהגג של הבית שלי. תשנו דיסקט. תן להם אור ירוק לירות. תן להם גיבוי. תודה רבה שהגעת ושהצגת בפני חברי הכנסת את הסקירה.

שיש כאן גם הרבה מאוד תסכול, אבל בסוף יש כאן חברי כנסת שלא היה להם בכלל המקום הזה ואפילו לדבר עם מישהו מהרשויות. אז גם אם הטונים קצת עולים, באמת שמרתי על כבודכם לאורך כל הדיון הזה. אבל עדיין צריך גם להבין שלחברי הכנסת לא היה אפילו למי לפנות, למעט במכתבים ואפילו שאילתות שלא נענו במליאה. אז התסכול פה רב. לא היה אישור מדובר המשטרה להיפגש איתי.

מנסור עבאס הוא כן נפגש. אמרתי לחברי הכנסת, ועדיין אני חושבת שבעניין ההתמודדות של השוטרים בערים המעורבות ומסקנות משומר החומות שמטרידות את חברי הכנסת יתקיים כאן דיון ויבואו האנשים הרלוונטיים. ואנחנו לא נטריד את המפכ"ל, אלא נביא את האנשים הרלוונטיים שיגידו מה אותם דברים שכן הולכים להשתנות כדי לתת ביטחון לאותם תושבים במדינה. ועם כל זה אני מצטרפת לתודות שלך גם לשוטרים וגם לכוחות המג"ב שהיו שם באותן נקודות. זה כולנו. ולגמרי מנעו התקוממות עממית שהייתה כאן. תחזקי אותם בהוראות ולא לכבול את ידם.

מי שבא לירות בהם, שיירו בו.

תודה רבה למפכ"ל. אני מזמינה את הנציבה רב גונדר קטי פרי, בבקשה גברתי. זה שהם היו בלי אמצעים, והוא עוד מתגאה שהם בלי אמצעים. אני מתנצלת שהזמן קצר, ומיד אחר כך נעבור לוועדה שלנו. בכוונה שמרתי אותך לסוף כדי שתיכנסי ישר לוועדה. בבקשה, גברתי, 10 דקות למצגת. קצר, אבל יהיו עוד הזדמנויות. זו לא פעם אחרונה שתגיעי לפה, ואנחנו עוד נמשיך ביחד. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, חברי הוועדה, דווקא בימים האלה, שהם ימי כוננות בחוץ וימי כוננות מוגברת בתוך בתי הסוהר, אני אציג את המדיניות ואת הארגון, את שירות בתי הסוהר. נדמה לי שזה אחד הארגונים הביטחוניים שפחות מכירים אותו בציבור, ונעשית כאן עבודה של הסגל בתוך כותלי בתי הסוהר בצורה מסורה ומקצועית, ואני אעמוד על הדברים. אני כמובן אציג כאן את תוכנית רפורמת קברניט שעמלתי עליה מכניסתי לתפקיד, סדר גודל של שישה חודשים פלוס, והיא קרמה עור וגידים על פני חמישה צוותים וחמישה יעדים מרכזיים. וכמובן אתייחס לפעולות שנקטתי מאז אירוע הבריחה של ששת האסירים הביטחוניים מכלא גלבוע. את מוכנה להגיד מחבלים כלואים? תני לה לדבר. היא יודעת, את לא צריכה להכניס לה מילים לפה. הייעוד של הארגון הוא החזקת הכלואים כולם במשמורת בטוחה, משמורת נאותה במדינת ישראל. אנחנו בעצם ארגון הכליאה הלאומי. לאורך שני העשורים האחרונים בתי המעצר, גם המשטרתיים וגם הצבאיים, הועברו אלינו, והחזון שלנו הוא להמשיך ולהיות הכלי המוביל. המשימות המרכזיות שבהן אנחנו עוסקים, האחת זה שמירתם במשמורת בטוחה. השנייה, משמורת נאותה. אי אפשר לכלוא אסירים ולא לתת להם את המרכיבים האחרים, בתוכם מרכיבי חינוך, טיפול ושיקום. אני אעמוד על זה. בעשור האחרון אנחנו רואים מגמה של התגברות החלופות. על אף שבמדינה אין מספיק חלופות, אפשר לראות מגמה שמתכתבת עם מדיניות הכליאה והענישה במדינה, והחלופות במדינת ישראל הולכות וצוברות תאוצה, וכמות האסירים שמבצעים מאסר לא מאחורי סורג ובריח אלא בחלופות גדל. וכמובן יש מערכים שלמים של יחידות מבצעיות בתוך שירות בתי הסוהר. קצת במספרים. אני מדברת על כ-14,000 כלואים ביטחוניים ופליליים, 30 מתקנים שפרוסים על פני כל הארץ, כ-19,200 אנשי סגל, סדר גודל של כמעט 5,000 אסירים בחלופות כליאה. מפת הכליאה של מתקני הכליאה פרוסה על פני שלושה מחוזות. אני לא ארחיב, רק אגיד שמחוז מרכז הוא הגדול ביותר והוא מכיל בתוכו את האוכלוסיות הייחודיות גם כן, נשים,

הוועדה עוסקת לא מעט, גברתי היושבת-ראש, בסוגיות של האוכלוסיות האלה. גם בית החולים שלנו נמצא במחוז מרכז, אוכלוסייה קשישה שנצטרך לדון בה. מחוז דרום הוא המחוז שבו מתרכזים מרבית בתי הכלא הביטחוניים וכ-60% מהאסירים הביטחוניים נמצאים במחוז הדרומי. איומי הייחוס שלנו. כפי שאפשר לראות, איום הבריחה הוא הראשון והוא נמצא על סדר יומו של כל מפקד. לצד האירוע אני אגיד שכ-300 ניסיונות בריחה וכוונות בריחה סוכלו במהלך העשור האחרון. נעשית עבודה של מיגור הפשיעה מתוך הכליאה, נעשית עבודה של איסוף מידע מודיעיני, נעשית עבודה של סיכול. בסוף צריך לזכור, אנחנו מחזיקים את שולי החברה הישראלית, מחזיקים ארגוני פשיעה, מחזיקים אסירים פליליים בעלי עבירות קשות ומחזיקים אסירים ביטחוניים. כל הדבר הזה מזוקק בסוף לבתי הסוהר עם איומי ייחוס שאנחנו מתמודדים איתם יום-יום ולפעמים כמה פעמים ביום. זה שריפות, זה הפרות סדר, תקיפת אנשי סגל, תקיפת מתקנים. בשנתיים האחרונות חווינו ירי לעבר מתקנים, גם במרכז הארץ, והשלכת רימונים, איומים כלפי אנשי סגל. בבתי הכלא השלכת רימונים? גם בבתים וגם בבתי הכלא. גם בבתי הכלא וגם בבתים הפרטיים שלהם, מתוקף תפקידם כאנשי שב"ס. אז צריך להבין שתפקיד הסוהר הוא תפקיד מורכב, הוא תפקיד עם סיכון, הוא תפקיד שהמקצוע הוא מקצוע נרכש ושאני צריכה לתת לכל הסוהרים שלי וללוחמים שלי את הכלים לעשות את התפקיד שלהם על הצד הטוב ביותר. אעבור לשקף שמראה רק את מגמת הכליאה, כפי שאמרתי קודם, מגמה שבה גם ועדת דורנר, גם תיקון 42 וגם הבג"ץ מכוון לכך שיש צורך בריווח בתי הכלא, וכן שכל מי שלא צריך להיות בתוך הסורגים ירצה את עונשו בחלופות. בגלל שהזמן קצר, וככל שאני אוכל, אני ארחיב גם על מרכיבי השיקום. אבל אומר כמה מילים על רפורמת קברניט. מיום כניסתי לתפקיד מיניתי חמישה צוותים שעוסקים בנושאים הבאים: בביטחון במודיעין, בתר"ש טכנולוגי, לראשונה לשב"ס תר"ש טכנולוגי, בתשתיות בינוי ביניהן תכנון אשכול מגידו. התכנון של אשכול מגידו יצא לפועל כבר ב-2022. הוא תוקצב בשיתוף פעולה שלנו עם האוצר, והתכנון יצא לפועל. תכליתו לתת מענה לבתי סוהר בלתי יעילים,

תשתיות ישנות, וסגירת בתי סוהר אחרים שלא כדאי כבר להחזיק אותם וגם מרכיבי האבטחה שלהם מאוד ישנים. צוות נוסף שאני חייבת לציין אותו פה זה צוות שעוסק מכליאה לקהילה. אנחנו עושים הרבה מאוד עבודות, הרבה מאוד תוכניות, הרבה מאוד פעילויות חינוך, תעסוקה בכל התחומים, אנחנו עושים הרבה בתוך הכלא. אחוז הרצידיביזם בעשור האחרון לא ירד בצורה משמעותית. הוא עומד על כ-39%, ויש הרבה מה לעשות בממשק ובחיבור בין בתי הכלא לבין קהילות ורווחה ומועצות ועיריות. אני רואה בתכלית של הארגון שלי להחזיר חזרה את הכלואים לחברה מתוקנים יותר, עם מרכיבי שיקום. לא חכמה להוציא אותם החוצה, ואחוז ניכר מהאסירים יוצאים החוצה ללא כל תוכנית. ואז 40% חוזרים. 40% חוזרים. השנה הקריטית לחזרה היא השנה הראשונה, וזה ממחקרים. בתוך התוכניות יש גם עבודה מאסיבית של הסכם גג השכר. הסכם גג השכר מביא כאן התייעלות ממדרגה ראשונה בהפעלת הכוח, בטיוב הכוח, ולצד זה הסטת משאבים לטובת התעצמות, פיתוח, על מנת להוביל את הארגון למקום אחר שבו הוא צריך להיות. אין ספק, הרפורמה הזאת נדרשת, היא כבר קורמת עור וגידים ואין לי ספק שאני אמשיך להוביל אותה כדי להביא את הארגון למקום טוב יותר.

העוגנים העיקריים בתוכנית. האחד זה באמת מבצעיות הארגון והאפקטיביות הארגונית. כל בחינת התהליכים לעומק. הדבר השני,

התר"ש הטכנולוגי, התר"ש הבינויי לצד מגידו, גם כמובן יישום בג"ץ ה-4.5. בימים אלה אנחנו מרחיבים, גם בבית סוהר נפחא, גם בעופר וגם באלה, ובונים למעלה מ-1,200 מקומות. והשינוי בתרבות הארגונית. זה נושא שהוא חלק מרפורמת קברניט. לשנות תרבות ארגונית זה לוקח זמן, אבל זה יחד עם כל מה שמניתי עד כאן, אני בציפייה ואני סבורה שאוכל להוביל את הארגון למקומות אחרים, לשדרג אותו מכל הבחינות ובוודאי איפה שצריך לתקן לתקן, ואיפה שצריך לשנות לשנות. מבחינת הסגל. מרבית הסגל, 70% ממנו, עוסק בביטחון. שאר ה-30% עוסקים במקצועות הטיפול, החינוך. יש צוותים מקצועיים ביותר. סגל בשירות בתי הסוהר הוא הטרוגני. יש סוהר בקצה, ברצפת האגף, שעובד 4/4 בתנאים לא פשוטים, ויש בקצה השני עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, קרימינולוגים ואנשים אחרים אקדמאיים שנותנים את המעטפת הניהולית, המנהלית והטיפולית. אפשר לראות בנתונים שכ-22% מכלל הסגל הם נשים, וחלק לא מבוטל מהן גם בתפקידי פיקוד.

נתוני האסירים אעמוד קצת מקרוב. הפליליים כ-9,500 והביטחוניים למעלה מ-4,500 היום. כפי שאמרתי קודם, החלופות המרכזיות, עבודות שירות, כבר הגענו ל-2,800. התחלנו לפני שנתיים רפורמה גם בעבודות שירות כחלק מעוגני הבג"ץ, ובעצם עבודות השירות הוארכו משישה חודשים לתשעה חודשים ואנחנו ממשיכים בפיתוח החלופה הזאת. חלופה אחרת היא כמובן האיזוק האלקטרוני. היעד שלנו זה להגיע ל-1,250. אנחנו עומדים היום על כ-800 אסירים, רובם עצורים ואסירים ברישיון, שמשתחררים באיזוק האלקטרוני. ההתפלגות של אסירים פליליים יהודים ללא-יהודים היא כמעט 50%. ההתפלגות הזאת היא לא משהו שמשתנה, זה משהו די קבוע וסטטי, אחוז לכאן ואחוז לשם. בסוף כשמטפלים במרכיבי פשיעה בחוץ, החברה שצריכה טיפול נמצאת גם בתוך הכלא. אני סבורה שאנחנו צריכים לקיים דיון גם על החברה הערבית, אבל לא פחות מזה גם על ארגוני פשיעה וגם על המדיניות בתחום הזה של מה עושים בתוך הכלא, וזה מתחבר למנגנון

שיתחיל לפעול בתוך הכלא. מאוחר מדי לעשות את הפעולות כשהאסירים האלה יוצאים החוצה, ולכן אני חושבת שצריך גם לדון במרכיבי חינוך, שיתופי פעולה עם רשויות, שיתופי פעולה עם תוכניות כאלה ואחרות בתוך הכלא, דברים שאפשר בהחלט ליזום אותם ולרתום את כולם לעשייה למען החברה הישראלית. בסוף ההירתמות היא למען החברה כולה. מבחינת סוגי העבירות, אני יכולה להגיד באופן כללי שסוגי עבירות האלימות הם בעלייה. תמיד העבירות של הסמים והרכוש היו מהגבוהות ביותר, אבל אפשר בהחלט לראות גם עלייה באלימות וגם בעבריינות מין. ברשותכם אגיד כמה מילים בעניין האירוע. באירוע ברחו שישה אסירים ביטחוניים, חלקם עם דם על הידיים, חלקם מסוכנים. מיום קרות האירוע נקטתי בכמה פעולות, ואגיד על זה כמה מילים. הפעולות שנקטתי הן על מנת להשיג את התכלית המבצעית שהגדרתי. בין המטרות זה השגת שליטה, מניעת חקיינות והגברת ההרתעה. אגיד רק את הדברים המרכזיים שביצעתי ושמבוצעים עד עכשיו.

הקמתי צוות, בשיתוף פעולה של יחידת יהלום בצה"ל, שעובד מיום קרות האירוע יחד עם אנשי מקצוע ומהנדסים, במטרה לעבור מתא לתא, מאגף לאגף, קודם כל על פני בתי הסוהר שמוגדרים כאדומים, לבדוק את המבנה ההנדסי שלהם ולראות מה המיפוי ומה יש מתחת לקרקע. דבר שני, האגף ממנו ברחו האסירים כולו פוזר. אגף שנושק אליו הועבר לבית סוהר אחר. כן פיזרתי וניידתי אסירים על מנת להשיג את התכלית שאותה הגדרתי. כמובן הגברת כל מערכי האבטחה, תגבור מלא של כוחות. השב"ס עובד בעצימות מלאה מיום קרות האירוע. לא מעט פעולות של כשירות מבצעית, החמרת הבקרה ומנגנוני הבקרה והפיקוח בתוך האגפים, וכמובן שיש גם חקירה פלילית שהיא תחת איסור פרסום ויש החלטה של השר למנות ועדה. אני ממליצה לתת לוועדה לסיים את העבודה שלה, לסיים את הבדיקה. אני ידועה שהמדיניות שלי היא נחושה, מדיניות של יד ברזל, וגם כאן המדיניות שלי תימשך. לא ארחיב מעבר לזה. מכאן אסיים. אגיד לוועדה תודה. סקרתי ממש בקצרה את הארגון. יש לי עוד הרבה מה להגיד, לא עמדתי בכלל על העבודה הענפה בהרחבה ועל היחידות הארציות ועוד ועוד מערכים שעובדים בשירות בתי הסוהר במסירות, במקצועיות. זה המקום שלי להגיד תודה רבה לסגל שלי. גם אם הייתה כאן תקלה או התרשלות כזאת או אחרת, זה ייבדק, אבל מרבית הסגל שהם הקצינים, הסוהרים והלוחמים, עושים עבודתם קודש במקום שלא כולם אוהבים לבוא אליו ולא מקום עבודה קלאסי. לצד זה גם אגיד תודה ענקית לכל כוחות הסיוע שעובדים בדקות אלה ולאורך כל הימים האחרונים בשטח. תודה רבה. תודה רבה, קטי. נעבור להערות של חברי הכנסת, בבקשה בקצרה כי אנחנו באיחור. שתי דקות לכל אחד. גם אגיד לך שהוועדה תבוא אלייך לסיור ושם תוכלי להרחיב כמו שצריך, כמו שגם הראית לי אתמול. אתמול הייתי גם באיילון וגם בנווה תרצה. תהיה לך ההזדמנות הזאת מול חברי הוועדה שיבואו. בבקשה, חבר הכנסת אוחנה. אנקדוטה קטנה משיחת החפיפה שלי עם קודמי, עם גלעד ארדן. שיחה שהייתה אמורה להימשך שעה וחצי, ואחרי שעה וארבעים אמרתי לו: גלעד, נגמר הזמן ודיברנו רק על המשטרה. הוא אמר לי: כך גם תיראה הכהונה שלך. למרות שזה כבר לא משרד המשטרה. כך גם נראית הוועדה הזאת בינתיים. היא לא עומדת בזמנים. דווקא באתי להגיד שזאת הזדמנות נהדרת לעסוק גם בפכים הקטנים של המשטרה, שירות בתי הסוהר וכב"ה, וזה באמת אחד מהדברים שהוועדה הזאת תוכל להעלות את הנושאים החשובים בארגונים החשובים הללו על סמך הרקע והניסיון שלך, קטי, וההערכה הרבה שיש כלפייך מכל שורות שירות בתי הסוהר. שמעתי ואני שומע את הדברים. אני אכן מאמין שאת האדם הנכון לתקן את הדברים שבהחלט דורשים תיקון, ואין מתאים ממך לעשות זאת. אני מחזק את ידייך ומייחל להצלחתך. תודה רבה. בעת הזאת אנחנו נדרשים לחזק את ידי כל העוסקים במלאכה, בעיקר את אלו שמחפשים את אותם שני פושעים, עבריינים, מחבלים שמשוטטים עדיין, וכולנו צריכים להמתין לתוצאות החקירה. מדובר פה באירוע מטלטל, לא רק את שירות בתי הסוהר אלא את כולנו. נמתין לתוצאות החקירה ונקווה מאוד שהחקירה תהיה עמוקה,

והרבה יותר מאשר אמירה כירורגית אלא אמירה שתוביל להתוויית דרך ארוכה. אומרים שבכל משבר יש הזדמנות, אז אולי תהיה פה הזדמנות גם לשדרג ברמות הגבוהות ביותר את השירות ולאחל לכל העוסקים במלאכה הצלחה גדולה במשימות הקרובות.

חבר הכנסת בן גביר, בבקשה. גברתי הנציבה, אני לא מכיר אותך, אף פעם לא נפגשתי איתך, אבל יש לי סימפטיה אוטומטית, רצון להתייצב לצד מי שרוצים להפוך אותו לסוג של שעיר לעזאזל. אני מרגיש כך כלפייך. הכשלים בשב"ס לא נולדו בתקופה שלך, ובמשמרת שלך לא התחיל היחס לאסירים הביטחוניים, זה ברור לי. ברור לי שאי אפשר להציב הכול על הכתפיים שלך. אני סומך לגמרי על השר לשעבר אוחנה, אני שומע רק שבחים ורק דברים טובים, ואין לי שום סיבה לחשוב אחרת. יחד עם זאת, כמו שאמר חברי ראש עיריית אילת לשעבר, היום חבר כנסת, באמת אולי זאת הזדמנות לחשוב מה עושים עם האסירים הביטחוניים. הקייטנה הזאת חייבת להיפסק. הבשר והבקלוות והאוכל והטופינים והעובדה שיש להם דובר שהוא בעל הבית והוא זה שמדבר מולכם. מי זה הדובר הזה? מי האנשים האלה? אנחנו יודעים שבדרך כלל ממנים את זה שהוא עם הכי הרבה דם על הידיים. איך יכול להיות? סוהרים שחוששים להיכנס לאגפים. הייתה לי אתמול שיחה עם מישהו שעבד בשב"ס לא מזמן. הוא אמר לי שכאשר האסירים הביטחוניים לא רוצים סוהר, הם אומרים לא מתאים לנו, והנהלת הכלא מזיזה את הסוהר. אפשר גם אחרת. הייתי עורך דין עד לפני כניסתי לכנסת וראיתי איך מתייחסים לאסירים ביטחוניים יהודים. כל דבר זה פקנ"ץ. אתם רוצים משהו? בואו נבדוק בפקודות. תאי הפרדה, שעות על גבי שעות. אפשר גם אחרת. קונקרטית אני רוצה לשאול האם אנחנו יודעים משהו לגבי שיתוף פעולה. אם היה שיתוף פעולה עם מישהו מהכלא. לגבי אותה סוהרת שנרדמה ברור לי שלא צריך להטיל על הכתפיים של אותה סוהרת דברים, אבל מה את יכולה לספר לנו? והכי חשוב, ראיתי כתבה בטלוויזיה שאיש השב"כ מתקשר לאימא של אחד המחבלים ואומר לה: הוא בחזרה לגלבוע. קודם כל, אני מבין שהם בחקירה היום של השב"כ, אז אין לי ספק שהם לא אמורים להיות בגלבוע. אבל אחרי החקירה של השב"כ, אני מאמין שאתם הולכים לשים אותם בהפרדות, לא חוזרים למקום הפשע. תודה, חבר הכנסת בן גביר. שיקלי, בבקשה. תודה על הסקירה. יש לי שלוש שאלות. דבר ראשון, האם הייעוד לשפר יכולת להיקלט בחברה הוא רלוונטי מבחינתך גם למחבלים מבחינת שירות בתי הסוהר?

האם הכשרת הסוהרים בפלילי ובלאומני זו אותה הכשרה?

ותסלחי לי על הבורות, מהם החוקים שמתוכם מוגדרים תנאי הכליאה של אסירים ביטחוניים? אני לא מכיר את זה. אולי זו שאלה למירב, שהיא יותר ותיקה פה בכנסת. מכוח איזה חוק מוגדרים התנאים? כי אנחנו מתלוננים על התנאים, אבל מה מוגדר בחוק מעבר ל-4.5 מטר שדיברו פה?

חברת הכנסת סטרוק, בבקשה. גברתי הנציבה קטי, קודם כל אני רוצה לבקש ממך, אל תיבהלי מהאיומים של חברי הכנסת הערבים, של הרשות הפלסטינית ושל המחבלים עצמם. אל תיבהלי מהאיומים של כל מי שאומרים לך שאם תעשי הפרדה בין המחבלים ותפסיקי את החגיגה הזאת שבה הם נמצאים ביחד לפי ארגונים ומנהלים את עצמם אז תפרוץ לך אינתיפאדה ותפרוץ לך שביתה וכו'. תהיי חזקה. יש לי אלייך שלוש שאלות. האחת, ידוע שהיה ניסיון בריחה דרך התת-קרקע באותו כלא בשנת 2014. אני רוצה לדעת אם בזיכרון הארגוני של הכלא הדבר הזה היה שמור,

ואם כשאת נכנסת לתפקידך זה היה משהו שידעת עליו. שאלה שנייה, קיימת פקודה, נקראת פקודה מס' 3, פקודה להחזקת אסירים ביטחוניים. צריכים לשנות את השם שלה כמובן, פקודה להחזקת מחבלים כלואים. האם את יכולה להגיד לנו אם יש פערים בין מה שכתוב בפקודה לבין מה שקורה בפועל? האם מה שצריכים לשנות זה את הפקודה, או שצריכים לשנות שיפעלו לפי הפקודה? השאלה השלישית, מה יש לך לומר על זה שהרשות הפלסטינית ממשיכה להעביר כספים לכל המחבלים הכלואים דרך בנק הדואר לטובת שימוש בקנטינה? איך זה מסתדר עם החוק שאוסר כספי טרור?

חברת הכנסת קטי שטרית, בבקשה. השם שלנו הוא אותו שם, אבל למען הגילוי הנאות זה הדבר היחידי שמשותף

אבל אני רוצה להגיד לך שאני קצת מוטרדת ממה שקרה מאז הבריחה, שפשוט מחפשים את הראש שלך. בהתחלה חשבתי שאולי בגלל שאת אישה, את אולי חסרת ישע וכו',

אבל שאלתי את עצמי איפה כל ארגוני הנשים. אוי ואבוי. זה בכלל לא קשור לזה שהיא אישה. ואז הבנתי שאולי בגלל שאת מינוי שהיית בתקופתו של אמיר אוחנה,

זה יותר מתקבל על הדעת, כי גם את הראש של ציפי חוטובלי רצו. אף אחד לא רצה את הראש של קטי פרי, והאמיני לי, אני לא מיניתי אותה, אפילו לא הייתי בכנסת ולא בממשלה, ומאז שפגשתי אותה - - - את במקרה ביש עתיד. אם לא היו פריימריס בליכוד היית באה לליכוד. את חייבת להודות שעם טליה איינהורן וציפי חוטובלי וקטי פרי יש פה טיהור פוליטי. ציפי חוטובלי היא מינוי פוליטי. אבל עזבו, חבל, נדבר על זה אחר כך. חיפשו את הראש שלה, זה ברור. גם השר הדגול עמר בר-לב אומר: לטווח קצר אני משאיר אותה, אבל לטווח ארוך אני לא יודע.

יחפשו אותה.

אבל זה לא מה שרציתי להגיד. אני רוצה באמת לחזק את ידייך. אל תפחדי, תבדילי בין האסירים. אני מאוד אוהבת את מה שאמרת לגבי הקהילה. אני באה מתחום החינוך, ואני חושבת שצריך להקדיש המון המון לאותם אסירים שמסיבות כאלה ואחרות חרגו ועשו את מה שעשו. אבל כאן מדובר באסירים מנוולים, אסירים רוצחים, עם דם על הידיים, שרצחו לדוגמה את משפחת פוגל, שרצחו תינוקות. לא מגיע להם לא סלמון ולא בשר ולא כלום. התקשרו אלי במקרה שני סוהרים לשעבר ואמרו: קטי, נתנו להם את מה שנתנו להם, וחרקנו שיניים. אל תחרקו שיניים. תקבלי את אומץ הלב שלך. אלה אסירים שמגיע להם להיות מתחת לאדמה ולא מעל פני האדמה. חבל שלא נשארו במנהרה וכיסו את המנהרה על עצמם.

גברתי הנציבה, שתי דקות בבקשה, התייחסות שלך, ואנחנו חייבים לסיים. בעיקרון הייתי צריכה לסיים לפני שעה. היה מעניין. אני לא אמרתי כלום, אתה רואה. אני נותנת לכם את כל הזכות שלכם. מירב, את אלופה, תדעי. חברי הכנסת, אני אשתדל לענות במסגרת הזמן הזאת. יש כאן אירוע שמתנהלת בו בדיקה וחקירה פלילית. נשאלתי האם יש שת"פ מתוך הכלא, זה נבדק. נשאלתי האם ידעתי על הסוהרת שנרדמה, זה ייבדק. מדרך הטבע אני לא יכולה להתייחס לדברים האלה. בכל מקרה גם סיכמנו שיהיה דיון פתוח לחברי הכנסת על גלבוע. וזה יגיע. אני מבטיחה להגיע לכאן, וכפי שאת מדברת כאן בפתיחות ובכנות, זאת הדרך שלי. אתן גם את התשובות כשיהיה אפשר והדברים יתבהרו. זה לא אחראי מצדי לבוא ולהגיד כאן חצי מידע. בעניין המינוי שלי, בהיותי אישה. מעולם לא מוניתי לשום תפקיד, גם לא כמפקדת מחוז, בגלל שאני אישה. לא עשו לי הנחות. אני נלחמתי בעשר אצבעותיי, בשתי ידיי, כדי להגיע מהתחתית למטה כדסקאית מודיעין ועד צמרת הארגון, בלי הנחות ובלי שום טובות של אף אחד. עשיתי דרך מקצועית ישרה למעלה מ-33 שנה, ולכן אני כאן. אני כאן כדי להמשיך ולהוביל את הארגון. כל מה שצריך להיבדק ייבדק. לגבי האסירים הביטחוניים אגיד בשני משפטים. נדמה לי שברור לכם עם מה אני מתמודדת, עם מה הארגון מתמודד. אני סבורה ומניחה שהוועדה תתעסק גם בסוגיה הזאת של מדיניות נדרשת. נדרשים לשבת סביב השולחן ולדון במדיניות של הביטחוניים מחדש.

גם הוועדה הזאת תדון בנושא של האסירים הביטחוניים, כולל השאלות של שיקלי. מירב, זה סוג של פרוטקשן. ניתן להם אוכל, ניתן להם הטבות, והם ישמרו על השקט. לשאלתך, חבר הכנסת שיקלי, ההכשרה הבסיסית היא אחודה, ואחר כך יש הכשרות מקצועיות לנוער, לנשים, לביטחוניים ולפליליים. הוא גם שאל האם השיקום מיועד לביטחוניים, והתשובה היא כמובן לא. תודה רבה לנציבה קטי פרי. אני מחזקת את ידייך, כמו שעשיתי עוד לפני שהכרנו, אז עכשיו בכלל. הוועדה ואני נגיע עם חברי הכנסת לשב"ס, כי חברי הכנסת מרגישים שהמדינה והשרים קצת הזניחו אותם, אז אנחנו ניקח את זה מאוד ברצינות. גם נגיע אלייך לסיור ונשמע סקירה יותר רחבה, כמו שהכנת לנו. בנוסף, כמובן, ברגע שנוכל לקיים דיון נקיים דיון על גלבוע בפני חברי הכנסת. הוא יהיה פתוח. וכמובן הוועדה הזאת גם תידרש לנושא של האסירים הביטחוניים והתנאים שלהם. גם זה יהיה כאן. אני חייבת לנעול את הוועדה. איפה השמאל? ואיפה הערבים? אחד הוצאתי. את יודעת למה, כי הם הגורם לכל מה שקורה בשב"ס.

לפחות את כיושבת-ראש הוועדה מוכנה להשתמש בביטוי מחבלים?

אני נועלת את הוועדה. הישיבה ננעלה בשעה 13:34.